הוועדה המיוחדת לזכויות הילד ברשות ידידי, חבר הכנסת אלי דלל, לדיון מעקב בוועדה שהיא בראשותי בנושא שימוש מסכן חיים בסיגריות אלקטרוניות, נוכח סכנה חמורה וממשית לבריאות הציבור. לצערנו הרב, אנחנו באמת דנו בזה כזכור לכם ממש לפני שיצאנו, אני מסתכל פה על החברים שיושבים כאן, חלק מהם שישבו איתי ודנו בנושא ולצערנו הרב ראינו שהשימוש בהם גרם למותו הטראגי של הנער מידן קלר ברוך זכרונו לברכה בן 16 בלבד בבית החולים שניידר. כמובן שאנחנו מחזקים את ידי המשפחה ושולחים להם, בשם כולנו אני בטוח, את תנחומינו הכנים. אני רק אגיד שבסוף השבוע צלצלתי לחברי בבית החולים שניידר, לצערי הרב אני מכיר את בית החולים המעולה הזה, לא המצוין, פשוט אחד הטובים מבחינתי בעולם, באמת בית חולים מציל חיים, על מנת לוודא ולבדוק באמת, כי יש הטוענים כי אולי זה נגרם כתוצאה מדברים אחרים, מחלות נוספות שהיו לנער לפני כן,

והתשובה שקיבלתי חדש משמעתית אחד מצוות הרופאים שזה חד משמעית מהסיגריה האלקטרונית, העישון גרם לאסון הכבד.

בשל איסור לדון בנושאים שנמצאים בתהליך חקירה של משטרה, משטרת ישראל ומשרד הבריאות, הנושאים עצמם לא יעלו על סדר יומה של הוועדה, זו הנחיה, זה שיהיה ברור, אני אומר את זה שוב, בשל איסור לדון בנושאים שנמצאים בתהליך חקירה של משטרה ישראל ומשרד הבריאות, הנושאים לא יעלו על סדר יומה של הוועדה. עכשיו, למרות פגיעה חמורה בבריאות ונזקים מסכני חיים ובכלל זה תחלואה נשימתית, עד כדי נזק בלתי הפיך לריאות ומוות, פגיעה בכלי דם שעלולה לגרום למחלות לב, סיכון למחלות סרטן, פגיעה בעצבים, נזקים למוח, הרעלת ניקוטין, נזקים למערכת החיסון, הפרעות קשב, וחרף העובדה שהן מהוות כלי לשאיפה של סמים וחומרים רעילים לא חוקיים באמצעות רכישה ושימוש במחסניות המכילות סמים. והטיעון האחרון כפי שאמרתי, נחשפנו, אתם זוכרים, לנתונים המדאיגים. אני חושב שאחת האורחות כאן הציגה לנו באמת נתונים מאוד מדאיגים. אני גם עשיתי את שיעורי הבית שלי והצטערתי מאוד לגלות שכל מה שאמרנו אז באותה ועדה זה באמת אמיתי. מה לעשות ויש לי בבית ילד שהוא בכיתה ד', כיתה ד' זה 10 הרי אמרתם, דיברתם על ילדים 11-12 ואז שאלתי ילד שדווקא יש לי גישה אליו, הוא קצת גם אומר לי את האמת, הוא במקרה גם הבן שלי ואני מאוד אוהב אותו ושאלתי אותו ואז הבן שלי, בבית ספר מאוד מכובד בתל אביב מספר לי שהחברים שלו התנסו, ואני לא האמנתי, זאת אומרת כיתה ד'. אגב לא הוא. כיתה ד' ואני נדהמתי ומפחיד, פשוט מפחיד לראות שכל מה שאמרנו שם נכון. א' האסון ש - - - ממרחב ישיבה הזו והלוואי והיינו מתבדים וזה לא היה קורה, וכמובן הילדים הקטנים והגישה, הגישה המאוד קלה לסיגריה האלקטרונית, בין אם זה מסוכן או לא מסוכן הגישה הזו היא באמת מפחידה. כמובן שאז נחשפנו לנתונים המדאיגים מאוד המעידים על עלייה חדה ומתמדת בשימוש בהן כמוצר עישון ראשון בקרב בני נוער, כשמחפשים כמובן ריגושים, רצון למצוא חן, ובמקרה הספציפי הזה של ילדים, זה כמובן להיות מקובל או להרגיש בוגר, או להיות כזה איני,

סליחה על הביטוי, אבל להיות קול. דיברנו שוב שהגיל הולך ויורד, וגם יש את הנושא של השיווק, השיווק האגרסיבי לעיתים מטעה כאילו הן פחות מזיקות לבריאות. עכשיו, דיברנו אז ואני חוזר על זה היום, על הפערים ברגולציה שנדונו בדיון הקודם, אני רק אזכיר פה לחברים שיושבים איתנו היום, שאין איסור שיווק ומכירת סיגריות אלקטרוניות בישראל. היעדר אכיפת חוק שאוסר מכירת מוצרי טבק ועישון לקטינים. אני אחר כך אולי אגיד על זה מילה. כי זה לא , יש איסור אולי הוא לא מובן מספיק.

ומה שתרצי לתקן או לדייק,

אנחנו פה רוצים להיות מאוד קרובים, רוצים לדייק. וישנו עוד נושא שלמען ההגינות, אני לא אשקר שזה גם עסק מסחרי ואנשים פונים אלינו ומדברים,

באופן אישי, אני לא יודע לגבי ידידי אלי דלל או חברי הכנסת פה שאיתי או אחרים,

אני לא מומחה לסיגריות אלקטרוניות, אני גם לא מומחה לסיגריות בכלל, אני גם לא מומחה לעישון, אני אפילו אוסיף תודה לאל.

האם יש כפי שאומרים,

הבדלים בין הסיגריות עצמן? תלוי המקור, זה גם מה שמנסים להציג לנו. אם זה נכון גם את זה אני רוצה לבדוק כאן יחד עם אלו שהם יותר מומחים ממני. כיצד הדיון כאן יתנהל? אני חושב שידידי אלי שיחד איתי או אני יחד איתו, איך שאתם רוצים, אין פה מאבק אגו בין שני יושבי הראש, יספר לנו איך אנחנו ננהל את הדיון הזה. אני כן הייתי מציע שחברי כנסת שטרחו ובאו לפה היום, באמת ישמיעו ויביעו את דעתם, כי הנושא הוא לא חשוב, הנושא הוא מאוד מאוד חשוב.

תודה לחברי ידידי חבר הכנסת בועז ביסמוט. גם אני מצטרף לחזק את ידך בערב יום השואה, זה דבר שאסור שיקרה לאף חבר כנסת, בכלל לאיש ציבור. כיו"ר הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש וסמים ואלכוהול אני מבין שקיימתם מספר ישיבות ולכן אנחנו רוצים פה את הישיבה המשותפת ואני כיו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, שגם לנושא הזה נחשפנו. כמובן, בשם הוועדה, אנחנו שולחים תנחומים למשפחת קלר על מותו של מידן. אנחנו ננהל את הישיבה עד 10:15, לחברי הכנסת הקיימים וחברי הכנסת לשעבר ניתן אפשרות לדבר כמעט ללא הגבלה, אבל תיקחו את הזמן באמת שלא נצטרך להפסיק אתכם. משרד הבריאות בנה איזושהי מצגת אז נשמע גם את משרד הבריאות. כל השאר, אני מאוד מבקש, שלוש דקות אנחנו רוצים לדעת בעד נגד ומה הבעיות, אבל ממש בצורה מתומצתת כי הנושא נדון, ידוע, ואנחנו צריכים באמת לדאוג לילדים. אז החשיבות היא לא להרבות במילים, אלא להיות מאוד מאוד תמציתי בכל הנושא הזה. אין ספק שיש פה איזשהו קו שבו חס וחלילה, וזה גם מגיע בסוף, מי שמשתמש בסיגריה יכול בסוף להגיע גם לסמים וכך הלאה. לכן כל הדברים האלה ידועים לנו. אנחנו היינו מאוד רוצים בעד נגד ואם כן, מה הסיבות? אז תודה רבה, אנחנו נתחיל בבקשה תמי. אפשר כמה הערות מקדימות?

אבל כל אחד שיציג גם את שמו, כי לא יודעים כולם מי את, אז תמי.

יועצת משפטית של הוועדה לזכויות הילד. - - - חברי ועדה?

גם חברי כנסת וחברי ועדה וחברי כנסת לשעבר יכולים לדבר כמובן עם קבלת רשות.

100%. אני מדגישה שוב, כמו שהדגיש גם יו"ר הוועדה למאבק בסמים ואלכוהול, שאנחנו פה כדי לדון בעניין העקרוני ולא להיכנס לפרטים אישיים של קטינים שהיו מעורבים במקרה כזה או אחר, בטח לא במקרה הספציפי שכנראה הוא מצער כל כך אבל נמצא בבדיקה ובחקירה עדיין. וזה לא המטרה, זו נקודה אחת. בנוסף גם יש סמכות ליו"ר, אולי אחר כך תקריא אותה, אם יעלה צורך ויעלו פרטים שהחשיפה שלהם גורמת נזק בדיעבד למישהו שיבקש להסיר מהפרוטוקול, יש סמכות לעשות את זה. העניין השני כן לדייק משהו לגבי החקיקה הקיימת, זו לא חקיקה שמטופלת בוועדה שלנו, היא מטופלת בוועדת הכלכלה ובוועדת הבריות בדרך כלל, אבל כן היה תיקון חקיקה גדול בשנת 2019 שהכיל גם איסורים רבים גם בהקשר של פרסומת ושיווק, וגם בהקשר של מניעת עישון במקומות ציבוריים, שהיו חלים על מוצרי טבק ועישון, הכיל אותם גם על סיגריה אלקטרונית. בעצם היום ההגדרה של מוצר עישון כוללת במפורש סיגריה אלקטרונית. יכול מאוד להיות שיש בעיה באכיפה. חוק אחד שלא הוחל, אגב אמרתי פה ליו"ר, שלא הוחל על מוצרי עישון אחרים שהם לא טבק, זה חוק שמחייב דיווח לכנסת ולוועדת הבריאות על נזקי העישון, והוא חל משום מה רק על מוצרי טבק. אבל ההוראות עצמן, הנורמטיביות שהן כוללות בעיקר באמת הגבלות על פרסום ושיווק, עם סייגים מותרים,

איסור על מכירה והשכרה לקטינים, זה חל גם על סיגריה אלקטרונית. האם אוכפים את זה? שאלה נפרדת ומה הבעיות באכיפה. יש למשל צו אפילו שהרחיב לגבי מוסדות חינוך, ראה בהם כמקום ציבורי כולל כל השטחים הפתוחים, כולל פתח בית הספר, ובלי אפשרות אפילו לקבוע אזור עישון, בשונה ממקומות אחרים. זאת אומרת קבעו באופן גורף שמוסדות חינוך הם אזור ללא עישון גם לעניין סיגריות רגילות וכל מוצרי הטבק, וגם לעניין סיגריות אלקטרוניות. כך שיש חקיקה שחלה על זה. תודה תמי, אני רק רוצה להקריא דבר שהתבקשתי. כידוע, ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת לפרוטוקול, וגם שידור הישיבה יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת. ככל שיעלו עניינים הנוגעים לקטינות וקטינים שיש חשש שעברו הטרדה מינית או פגיעה מינית, עבירת אלימות או עבירה של התעללות, שיעלה דבר שיש בו ליחס להם עבירה או מקשר אותם לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי וטיפול בהשגחה של עובד סוציאלי, התאבדות או להליך פלילי בבית המשפט, חל איסור על פרטים מזהים שלהם, ולכן הם לא יצולמו או יוקלטו ולא יכללו פרטים מזהים שלהם בפרוטוקול הדיון.

בגלל רגישות הנושאים הצפויים לעלות בישיבה זו, אנו קובעים כי בהתאם לסעיף 120 בתקנון הכנסת, ככל שתהיה בקשה מטעם חבר כנסת, שר או נציגו, או אם יעלה צורך, והכל לשם הגנה על קטין או חסר ישע, יימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור פרטים מזהים של דוברות בשל קטינות, דוברים או קטינים,

ככל שהדבר יידרש לבקשת משתתף אחר בישיבה עם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשויה לגרום נזק לו או לזולתו. זהו, תודה. אוקיי, אנחנו נתחיל דווקא עם חברי הכנסת, חברת הכנסת דבי ביטון. כפי שראיתם אתם זכיתם לזמן בלתי מוגבל, אבל עדיין אני רוצה לשמוע את כולם. טוב, כבוד יושבי הראש, כמובן אני מצטרפת לחברי חבר הכנסת דלל שאני מוקיעה את ההתנהגות ביום השואה, ואני מקווה שבאמת מראות כאלה לפחות לא ייראו. אני כמובן משתתפת בצערה של משפחת קלר. לדאבוני, דווקא הנסיבות האלה, אף על פי שכפי שחבר הכנסת ביסמוט כבר אמר שזה דברים שכן דנו, אבל לאור המקרה שהגיע לפתחנו עכשיו, כשמדובר בילד, בבחור צעיר, בנער, אז אני חושבת שזו העת לעשות מעשה ולקבל החלטות והחלטות משמעותיות. בסך הכל הכללי, ההיתממות אדוני, שמדובר באיזשהו מוצר ידידותי, זה רחוק מהמציאות. הרי ברור לנו שכל חומר שייכנס לגוף, שהוא לא חומר טבעי ומותר, יש בו את הסיכון, יכול להיות שאין לנו כרגע את כל המידע הרפואי, אבל אין ספק שאם במדינות, דווקא מדינות פחות מתפתחות מאיתנו, כשמדובר לפחות ב-47 מדינות שבכלל אוסרות היום את השימוש בסיגריה אלקטרונית, כמו ארגנטינה,

קולומביה, טורקיה, אם הן השכילו להבין שככל הנקרא המוצר הזה לא צריך להיות במדפים, אז יש מקום להערכתי באמת לסלקו, כי למעט אינטרס כלכלי אני לא רואה שום סיבה שילדים ונערים ישתמשו במוצר הזה. אני גם מתחברת למילים שאמר כאן חבר הכנסת יושב הראש ביסמוט, כי גם אני באמת באחת הפעמים הייתי במספרה וראיתי פשוט ילדה בת 11 משתמשת. ואז אמרתי לאמא סליחה מה זה? אז היא אומרת לי לא יש לזה טעם וזה, אמרתי לה אבל זה ברור לכם שזה התמכרותי? הרי בסוף זה ממכר. ומפה להגיע לשלבים המאוחרים והניסיון לאתגר את הילד מעבר, הוא מאוד קרוב. ועמדתי,

כחברת הוועדה שיש ליצור איסור מוחלט, בטח שאין השגחה לא בפיצוציות, אין שום פיקוח. קל וחומר שמדובר בילדים, אני כבר לא מדברת על מבוגרים שיכולים לקחת אחריות כמו בסיגריות, אבל לפחות לתחום את זה באיסור מוחלט. תודה אדוני. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן הנה עכשיו בבקשה. תודה רבה כבוד שני יושבי הראש. אני קודם כל מודה לשניכם על קיום הדיון הזה. אנחנו נכון בפגרה, אבל הנושא מחייב באמת ישיבה כזו במיוחד לאחר המקרה המצער. אני מצטערת להגיד שהיה צריך לקרות דבר כזה כדי שבאמת נצא מהבלגן שאנחנו נמצאים בו בחודשים האחרונים, ולהסתכל טוב מאוד על מה שקורה מתחת לעיניים שלנו, והאף שלנו, כדי להבין שיש נושאים מאוד חשובים שאנחנו, לצערי הרב, מזניחים, לעומת הנושאים שהם גם חשובים. אני חושבת שאין אחד מאיתנו שלא קרה לו שהוא עבר בכביש או נכנס לאיזשהו מקום ונתקל בילדים, ואני אגיד ילדים לא נוער כי הם ילדים, מעשנים, מעשנים את הסיגריה אלקטרונית.

בעיר שלי, אני יכולה להיות באוטו ולעצור ליד מעבר חציה, וילכו להם שניים שלושה ילדים, כל אחד עם סיגריה בפה, ואשכרה ככה ברחוב, כאילו לא קרה כלום. אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נעשה צעדים עוד מרחיקי לכת, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על עישון של ילדים. היום, השוק הזה פרוץ לגמרי. יש כל מיני סיגריות, התחלתי לשאול ביומיים שלושה האחרונים והבנתי שזה רץ בין 30 שקלים, כי התחלתי לחשוב איך יכול להיות שילד,

ההורים שלו לא מבינים שהוא מוציא כסף רב מדמי הכיס שלו, ולא שואלים איפה הכסף הזה? ידעתי על 70 שקלים סיגריות, התברר שיש סיגריות של 30 שקלים שאף אחד לא יודע מה נמצא בתוך הסיגריות האלקטרוניות האלה? בטעמים שונים, כך שמי שמעשן לא נשאר לו, לא ריח ולא טעם מר בפה, וככה הילדים ממש, ב-30 שקלים יכולים לקנות כמה שהם רוצים. הגיע הזמן לקחת צעדים יותר דרסטיים. את העניין של אלה שמוכרים, צריך באמת אכיפה יותר מוגברת של מכירת הסיגריות האלה על ידי חנויות לילדים קטנים. ושלא ישלו אותנו, לא מבוגר הולך קונה להם, הילדים בעצמם נכנסים לחנויות,

קונים ויוצאים כאילו לא קרה כלום, כאילו לא עוברים על החוק. דבר שני, העניין של המיסים, המיסים על הסיגריות האלה. אני חושבת שהגיע הזמן גם כן להשוות אותם באופן כללי למה שקורה. אני לא יודעת גם כן, פעם בשנים הקודמות בדקנו את העניין של העלאת המודעות וכמה באמת מוציאים על העלאת מודעות בעניין של עישון, זה היה תמיד תקציבים שאי אפשר לדבר על מה התקציב היה, תקציבים כל כך זניחים. אני חושבת שכדאי מאוד ששתי הוועדות יוציאו קריאה להקצות תקציב מאוד ברור עם קמפיינים גדולים, עם תוכניות בבית הספר, בעניין של העלאת מודעות לנזקים ולאיסור החוקי בחוק.

תודה לך, חבר הכנסת אופיר כסיף, בבקשה. בוקר טוב, אני גם רוצה לברך ולהודות ליושבי הראש על הישיבה החשובה הזאת, ולמסור כמובן, גם תנחומים למשפחת קלר על האובדן הקשה. אני רוצה רק להזכיר, אני לא ידוע אם זה הוזכר קודם. אבל הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות או לגווניהן, הנושא הזה עלה גם בוועדת הכספים בשנה שעברה בכל הנושא של המיסוי שהוא גם בוטל והועלה והוחזר, ואני מצטרף פה לבקשתה של חברתי, חברת הכנסת עאידה תומה סלימאן, שבאמת תהיה השוואה של המיסוי על הסיגריות האלקטרוניות, או על אמצעי העישון האלקטרוניים. סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חושב שהייתה הפרדה בין סיגריות רגילות לבין סיגריות אלקטרוניות. אחד עלה ואחד - - - זה גם עלה בוועדת הכספים בזמנו, בכל הנושא הזה גם של חד פעמי, והחומרי מילוי וכן הלאה, אני לא אכנס לכל זה עכשיו, אבל חשוב להדגיש שגם הנושא של המיסוי, בין השאר, חייב להיות השוואה בין המיסוי של סיגריות, נקרא להן רגילות, לבין הסיגריות האלקטרוניות. עוד דבר שקשור גם להצעת החוק או לחוק שחברי מוסי רז ואני העברנו בכנסת הקודמת, חוק שמכיל או מרחיב את איסור הפרסום של מוצרי עישון למיניהם, גם על התקשורת המודפסת, גם על העיתונות המודפסת, בניגוד למה שהיה לפני כן, זה אמנם הדרגתי, אבל החוק קיים, וכמובן שהוא אמור להכיל גם את הנושא של מוצרי עישון, של סיגריות אלקטרוניות זה חלק מהמכלול. אבל חשוב להדגיש פה, ועוד פעם אני לא יודע אם זה הוזכר קודם, שהסיגריות האלקטרוניות הן המסלול של הצעירים, במיוחד, להיכנס להתמכרות של סיגריות רגילות, וגם עושים בזה שימוש, החברות מודעות לכך ועושות בזה שימוש. לא בכדי, בשיעורי התנסות לפי הנתונים שאצלי, מ-2018 כשהסיגריה האלקטרונית נכנסה לשימוש, לפחות מהסוג של JUUL, יש עליה בקרב צעירים ובני נוער בהתנסות בסיגריות אלקטרוניות ומכאן גם בעישון "רגיל" מה שמכונה שער הכניסה. רק לתת לכם את המספרים לסבר את האוזן. יש ירידה בגיל התחלות העישון, זאת אומרת בגילאים,

בין 12-14 ב-2021 התחילו לעשן 3.4%, ב-2022 זה קפץ לכמעט 14%, בגיל 12, בין 12-14. שיעור העישון היומי בקרב בני 15-17 מ-2019 שזה היה 4.7%, עלה לכמעט 10% ב-2022, זאת אומרת צריך להבין שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות הוא לא רק שער כניסה לעישון, מעבר לכך כמובן שאנחנו יודעים שזו סכנה בפני עצמה, זה לא רק שער כניסה לעישון הרגיל, אלא זה גם בעצם כמעט מוביל, מבחינת אחוזים, בהכרח לעישון רגיל. וצריך לתת גם על זה את הדעת, כאשר לטעמי, ובכך אני אסיים, בשורה התחתונה, בסופו של דבר, צריך לדעתי להגיע למצב שבו יש איסור מוחלט של יבוא ומכירה של סיגריות אלקטרוניות בישראל. זה עם הגבלת גיל או בלי הגבלת גיל? לדעתי בסופו של דבר זה צריך להיות אסור, בכלל. מכובדי צריך לזכור שהנוער שלנו חשופים לכל הפלאפונים עכשיו, יש להם גם מספיק סכנות חיצוניות, אנחנו לא צריכים גם גופניות. חברת הכנסת לימון סון הר מלך, בבקשה. טוב אז באמת תודה רבה ויישר כוח על הדיון החשוב הזה, וגם אני רוצה להשתתף ולשלוח תנחומים למשפחת קלר, באמת אובדן קשה ולא מובן, ממש, כאילו. אני רציתי כן לדבר, על ההיבט ההתמכרותי של הדבר הזה. הסיגריה האלקטרונית הזאת היא נראית משהו נורא נורא ידידותי, אני חיפשתי, אני עכשיו, ניסיתי לחפש מחקרים שמראים קשר בין הסיגריה האלקטרונית לבין תחלואה, בין תחלואה מסכנת חיים, לא הצלחתי למצוא. ולכן יכול להיות שזו הסיבה שהדבר הזה מצטייר כמשהו נורא נורא ידידותי.

יש טעמים, זה צבעוני כזה, זה נחמד. ולכן, אני חושבת שאם היינו מצליחים למצוא איזשהם הקשרים מבוססי עובדות, מבוססי מחקר, של קשר ישיר בין עישון סיגריות אלקטרוניות לבין תחלואה, גם אם היא לאורך זמן, גם אם לא משנה מה, אני חושבת שזה משהו שקצת היה ככה. יש - - - יש? כי אני אומרת אני חיפשתי, אפילו הלכתי לממ"מ, אז ראיתי שיש איזשהם דברים מאוד מאוד כלליים, אבל מחקרים מבוססים. אני חושב שבמהלך הדיון אנחנו נהיה חשופים למחקרים שבוצעו או שבתהליך היום. אז אני אשמח לשמוע, כי אני לא הצלחתי למצוא.

המלחמה בסרטן יביא את המחקרים שאנחנו עמלנו לאסוף אותם, ונציג אותם כאן ממש עוד מעט. מעולה מעולה, כי באמת אני חושבת שהמחקרים האלה יכולים להיות למען יראו וייראו, כי מידת הדין שעומדת שם ואומרת להם חבר'ה זה לא כזה. בוודאי שהכל כבר מבוסס, אנחנו ריכזנו את זה ונביא לכאן נתונים.

כי אנחנו רואים שגם גיל השימוש הולך ופוחת, והשימוש הולך ועולה ובאמת הנתונים מאוד מאוד מדאיגים, ואני חושבת שיותר חשוב להתייחס לפן ההתמכרותי, יש פה התמכרות.

גם אם זה בסוף מוביל לסיגריות, שזה באמת משהו שיש איזושהי הסכמה, שלעישון סיגריות, הסכמה בסיכון ובהתמכרות שבדבר, צריך להבין, זה לייצר התמכרות בגיל צעיר. זה ממש. עכשיו אני גם מסכימה בנקודה הזאת שאני נגד הכנסת חומרים לגוף, חומרים רעילים לגוף, חומרים ממכרים לגוף בכל דרך שהיא. אני מגיעה מעולם של בריאות טבעית אז גם זה בכלל מדבר אליי הנושא הזה. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לתת את הדעת, כי מעבר לסכנה אפילו הרפואית שצריכה להיאמר וצריכה להיות מונחת על השולחן בשביל שבאמת,

למען יראו וייראו, אני חושבת שצריך לתת את הדעת על הנושא ההתמכרותי. מה אנחנו מגדלים שם? 100% תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, ולאחריה חבר הכנסת לשעבר מוסי רז. ובינתיים אני נהנה להכניס לגוף מים. זה גם טעים וגם לא מזיק.

עם לימון זה בכלל טוב. כן טלי? תראו אני לא יודעת, אני אשמיע דעה קצת אחרת בהיבט אחר לגמרי. לכן פניתי אליך. אין שאלה בכלל שיש בעיה בעישון, ואין שאלה שיש בעיה עם הסיגריה האלקטרונית. אני לא נמצאת כאן,

במסדרת החלטת התקינות של הסיגריה האלקטורנית. ומי קבע את התקינה? ומי קבע אם היא ככה או אחרת? ואם מוציאים אותה מהחוק או לא מוציאים אותה מהחוק? זה לא דיון פה. אנחנו בוועדה לזכויות הילד ואנחנו מחוקקים פה ואנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו יכולים לאסור, ותפיסת העולם שלי, היא לאסור כמה שפחות. כי אני לא מתערבת באוטונומית הפרט גם אם זה קטינים. החוקים הקיימים בישראל יש להם מדרג איסורים שקשורים להוקעת העישון כעישון, העובדה של עישון במקומות ציבוריים וכולי, צריך לדון אגב, בוועדות אחרות, אם אוכפים את זה או לא אוכפים את זה מתי ולמה וכמה? אני נמצאת פה בוועדה זכויות הילד, ואני צריכה לדאוג לילד שמעשן. אם נדמה לכם שאתם יכולים לאסור על קטינים, אני נגד איסורים מיותרים על קטינים. תמשיכו לחלום, זה לא קורה. אני אולי נראית צעירה מה שאני לא.

יש לי ילד נשוי, אני מכירה את העולם הזה, יש לי ילד מעשן לצערי, מגיל 13, לא יכולתי למנוע את זה ממנו גם כשמאוד רציתי. לכן אני אומרת אין שאלה פה שזה ממכר, אין שאלה שזה מסוכן, אנחנו לא בשיח הזה. אנחנו בשיח אחד, האם אנחנו יכולים כרגולטורים להתערב או לחוקק איסור שימוש? במסגרת הוועדה לזכויות הילד לאסור איסור שימו, אני נגד מוחלט של איזושהי חקיקה שתאסור או תהפוך לעבירה פלילית, איסור שימוש בסיגריות או בסיגריה אלקטרונית, כי המטרה הסופית היא גם להגיע לסיגריות, ושלא תבינו, אני לא מעשנת ואני שונאת את הריח של הסיגריות, אבל זה לא מעניין אף אחד, זה עולמי שלי, ועולמו של האחר זה לעשן, וזכותו שלו ואני לא מתערבת בדבר הזה, כי זו אוטונומית הפרט פה. תזכרו, כשאנחנו פה מחוקקים אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. אם אנחנו בתקינה, התקינה זו ועדה אחרת של הסיגריה האלקטרונית, מה יש בה,

מה היא עושה או לא עושה, מיטיבה או לא מיטיבה. ושלא תתבלבלו הטרגדיות הן נוראיות והאסונות הם נוראיים, אנחנו לא פה, אף אחד לא ישמע מהפה של אף חבר כנסת שהאסון הוא לא זוועתי. השאלה מה כח"כים בוועדה לזכויות הילד, האם מותר לי או נכון לי לעשות? זאת לא שאלה שזה אסור, רק שאני אומרת שבני הנוער, אחד, גם הגילאות, אתם צריכים להבין שגיל הקטינות נקבע בחוק הכשרות גיל 18 שזה אבסורד בפני עצמו, כי אל תשכחו שילדים כבר בגיל 13-14 הם כבר בגירים, הם יודעים מה הם רוצים, הם לא רוצים שנחליט עליהם, ככל שאנחנו נרצה להחליט עליהם הם רק יתמרדו נגדנו הרבה יותר. זו חשיבה הרבה יותר מורכבת, צריך בכלל לחשוב האם גיל 18 זה גיל לקביעת אפוטרופסות אישית של אדם על עצמו. זה נראה לי מופלג בגיל, זה נראה לי גבוה מידי. אבל מה שאני רוצה לומר כאן, אני לא נכנסת לשאלה שזה ממכר או לא ממכר, נורא או לא נורא?

השאלה אם כמדינה אני מתכוונת לאסור. במסגרת העובדה שאני דואגת בוועדה הזאת לקטינים, אני לא מתכוונת לאסור, אני מתכוונת לעודד תרבותית, חינוך בעניין הזה, חשיפה, היא קיימת, אז לפחות תתנו במסגרות החינוך, דברו על זה, תגידו מה הסיכונים, שלא תתבלבלו זה גם לא מפחיד נוער, סיכונים, אני גם לא צריכה לאכול סוכר, וזה מסוכן לי מאוד ואני אוכלת סוכר ומתוקים. הבעיות של שימוש בדברים שהם מורכבים ואסורים, זה באמת פילוסופיה מוחלטת ושלמה.

אני אומרת פה, אני לא מוכנה לאסור פוזיטיבית בחקיקה התערבות רגולטורית בשום צורה. ההתערבות צריכה להיות אם הסיגריה האלקטרונית הזאת יש בה בעיה במסגרת התקן שהיא קיבלה וזה לא נבדק נכון, צריך לתת על זה את הדעת. אבל ברגע שזה עבר אישור כזה או אחר של תקינות, אני לא מתכוונת לאסור. החוקים הקיימים שקשורים לאיסור מכירה לקטינים, ואיסור פרסום וכולי, הם חוקים שקיימים,

אם מישהו חושב שזה מנע לעשן, בהצלחה, לא מונע ולא שום דבר. אבל בסדר, זה מכער את העניין .בסוף בסוף דעתי שלי היא כזו שהגם הזוועה של האסון, ואני בטוחה שהוא לא היחיד לצערי, אני רק אומרת, רמה רגולטורית אין לה שום זכות להתערב או לאסור או ליצור חלילה עבירה פלילית לקטינים. מספיק גם ככה יש חוקים מיותרים, אין צורך להוסיף את זה. תודה רבה טלי. רק להגיד דבר אחד, הדיון הוא במשותף גם עם הוועדה המיוחדת למאבק בהתמכרויות. זה חלק מ - - - אני רק אומר לך אדוני, יו"ר הוועדה להתמכרויות חבר הכנסת ביסמוט, אני רק אומר הרי דעתי הרבה יותר, באשר להתמכרויות הרי אני בכלל אומרת שצריך לבטל עבירות של החזקת סם לצריכה עצמית, כי אני אומרת לא ככה נלחמים, לא, לא נלחמים בענישה ובעבירות פליליות בבעיית התמכרות. צריך למצוא לזה פתרונות אמיתיים, לא על דרך איסורים פליליים שרק גורמים להתנגשויות בין הרשות לבין האזרח. זוהי דעתך, אני מניח שנשמע גם דעה אחרת. אני מקווה שזה לא יגלוש לשימוש באלכוהול. חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, ואחר כך נעבור לבעלי המקצוע. אולי לאסור פרסום ושיווק של סיגריות. זה כבר אסור. אני רוצה להודות ליושבי ראש הוועדה על הדיון. תראו, סיגריות בכלל זה לא איזשהו ריח לא נעים. סיגריות היא הרוצחת הגדולה ביותר בהיסטוריה של האנושות, והסיגריה גם בישראל רוצחת אלפי אנשים בשנה, 8,000-9,000 זה לא כל כך חשוב כרגע, וכ-5 מיליון איש בעולם מידי שנה. על זה אנחנו מדברים. בין הנרצחים גם כאלה שלא מעשנים. ולכן כשאנחנו באים לדבר על נזקים של סיגריה אלקטרונית, שאנחנו לא יודעים עדיין מה הנזקים משום שמדובר במוצר חדש, אם היינו מנהלים דיון על הסיגריה שנים לאחר הופעתה, לא היינו יודעים שיש נזקים, לא היינו יודעים שאפשר לחלות בסרטן, לא היינו יודעים שאפשר למות מזה. אותו דבר לגבי הסיגריה האלקטרונית, מדובר במוצר חדש. מה שאנחנו כן יודעים ראשית שהוא מזיק, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, שנית שהוא ממכר, שלישית שהוא מבוא לסיגריות, כפי שאמר חברי חבר הכנסת עופר כסיף, וכאן אני רוצה להגיד משהו, אני בכלל לא מתייחס לסיגריה כסכנה לזה שיצרכו אחרי זה סם אחר, כי ייתכן שסיגריה זה הסם המזיק ביותר שיש. בוודאי בין הסמים המזיקים ביותר שקיימים. אז זה לא שסיגריה היא איזו מבוא לדבר אחר, זה הדבר עצמו, שהורג אנשים והורג ילדים והורג מבוגרים, ואת זה אנחנו צריכים לזכור ובזה להילחם. עכשיו, בואו נתחיל מזה שיש לנו כבר חקיקה.

לפי הבנתי את החקיקה, וכאן תתקן אותי היועצת המשפטית אם אני טועה, אם מישהו מכר לילד בן 16 סיגריה אלקטרונית או כל משהו אחר, הוא עבריין. וכאן צריכה, לא רוצה להתערב בחקירה של משטרה, אבל כאן צריכה להיות חקירה, לא יודע איזו עבירה זו בדיוק, יכו להית שזה אפילו גרימת מוות ברשלנות,

לא רוצה להגיד מה זה. אבל הוא עבריין בעבירה פלילית וצריך לטפל בו, וצריך לטפל בדברים האלה. למה אם זה היה אלכוהול היינו יותר נזעקים? למה על אלכוהול שומרים יותר? אלכוהול מזיק אבל פחות. למה אז היינו נזעקים יותר? אז אני חושב שצריך קודם כל לטפל בחוקים הקיימים.

אם באמת צריך לבדוק, חברי חבר הכנסת עופר כסיף, נכון שהעברנו חוק, ועוד פחות משש שנים ישראל כבר תהיה עם איסור מוחלט על פרסום בכל מדיה אפשרית, לצערי זה ייקח קצת זמן אבל זה פחות משש שנים כבר, אם מישהו חושב שזה מחריג סיגריות אלקטרוניות אז צריך לבדוק את זה. אם יש הקלות בפרסום היום, צריך לבטל אותן. זה אני חושב שצריך לקחת בחשבון. נושא נוסף, ישראל חתמה על האמנה הבינלאומית למלחמה בעישון כבר לפני כמעט 20 שנים, נדמה לי 19 שנים. מאז, עדיין לא מימשנו סעיפים רבים באמנה כולל איסור עישון וכלל הוצאת הזבל הזה מהדיוטי פרי. לא, זה חלק מההגדרה, סליחה שאני מפריעה לך מוסי. אני בדיוק לא רציתי להגיד את זה, מה שנקראה מזכרוני, חוק איסור פרסומת הגבלה ושיווק של מוצרי טבק ועישון לקטינים, עם ההתייחסות, ההגדרות שם כל כך גורפות שזה כולל גם סיגריה אלקטרונית, איך שלא תבדוק את זה. אם מישהו תהה בעניין, ההגדרה מאוד מאוד רחבה וכוללת גם סיגריה אלקטרונית, אסור למכור אותה לקטינים. כיוון שעורכת דין סלע הצביעה בצדק, על זה שיש הקלות מסוימות. יש סייגים לגבי פרסום לגבי כלל הסיגריות, למשל בעיתונות המודפסת. המכירה והאספקה לקטין ברורה ומובהקת, נכנסת לחוק הקיים. יש שם סייגים. ישראל התחייבה לממש את האמנה והיא צריכה לעשות את זה. ועוד שני דברים ממש בקיצור כי הם נאמרו, חברת הכנסת ביטון אמרה בצדק, אנחנו צריכים להצטרף ל-47 מדינות שכבר אסרו את השימוש בסיגריה האלקטרונית, ועד אז, כיוון שזה דורש חקיקה, צריך שר האוצר פשוט בצו להשוות את המס, אולי אפילו שיהיה מס יותר גדול מאשר סיגריות רגילות. 100%, תודה רבה.

גם הפרסום אני חייבת לומר, גם הפרסום אדוני היו"ר, זה באותה הגדרה של מוצר עישון ולכן חוזרים לסעיף ההגדרות וההחרגות במילא קיימות כך או כך באותן - - - תודה. חברת הכנסת לשעבר ענבר. אני רוצה קודם כל להודות ליושבי הראש על הדיון החשוב, ולחבר הכנסת אלי דלל שהזמין אותי. אז אני רק אציג את עצמי, חברת הכנסת לשעבר ענבר בזק. עסקתי בכנסת הקודמת ביחד עם מוסי וחבר הכנסת עופר כסיף בנושא הזה. ואני חייבת להגיד שיש לי דה ז'ה וו, בטח גם בת שבע מרגישה את הדה ז'ה וו הזה, כי היה דיון מאוד מאוד דומה אפשר להגיד אפילו בכנסת שעברה, ואני בטוחה שגם בכנסת שעברה שעברה. אני מרגישה שהבית הזה בסופו של דבר מקיים דיונים, אבל בשורה התחתונה, הוא בוחר להעדיף את האינטרסים של החברות ליבוא ולשיווק סיגריות על פני אינטרסים של הציבור. אני מצטערת שני אומרת את זה בצורה כזאת חריפה. הייתי במספקי דיונים שהנתונים הובאו ויביאו שוב את הנתונים, השאלה מה בסוף הכנסת הזאת תבחר לעשות. והאסון הכבד שקרה השבוע, אני חושבת שיש פה הזדמנות פעם אחת לשים - - - אפשר גם להיות פחות נחרץ.

אני מאוד נחרצת כי אני הייתי בדיונים האלה, ואני זעקתי מעל בימת הכנסת. - - - אתם רוצים לעשות שימוש - - - שניה טלי, אני אענה ואני גם מקבלת הרבה מהדברים שאת אמרת. אני זעקתי מעל בימת הכנסת שיש כאן הטעיה של חברי הכנסת, ואני רוצה להגיד לכם, חברות היבואנים יושבים, וזה לא שחברי הכנסת הם אנשים רעים שרוצים שהילדים יעשנו, חברות הסיגריות באים ומטעים, הם מטעים במכוון. מה שקורה, אני ישבתי בדיון בוועדה כספים, הם ישבו והציגו את זה כמוצר גמילה. וזה השקר הראשון. הם באים ומספרים והם יספרו גם לכם, שזה מוצר גמילה ובגלל זה ועדת כספים החליטה לא להטיל להם את המס.

אין דבר יותר רחוק מהמציאות מזה שזה מוצר גמילה. דובר פה, זה מוצר כניסה לעולם העישון, בעיקר ילדים ובני נוער, אני לא אחזור על נתונים שאמרו פה, אני אביא נתונים חדשים. אחד הדברים זה שהם עושים שיווק ממוקד לבני נוער וצודקת חברת הכנסת גוטליב, שיש איסור פרסום, אבל הם יודעים לשחק על התפר והם יודעים לעשות מניפולציות. ואני הבאתי בכנסת שעברה דוגמאות של פרסום. קודם כל הם העלימו מהפרסום את המילה סיגריות, לא קוראים לזה סיגריות, קוראים לזה ג'ול, או קוראים לזה מוצרי אידוי. ובפרסום עצמו, וגם בפרסום בעיתונות, וגם בפרסום לבני נוער בערוצי הדיגיטל, הם מדגישים את זה שזה מוצר ללא טבק.

הם בעצם משווקים את זה כחלופה בריאה לסיגריות. זה השק השני. זו לא חלופה בריאה, וכולנו יודעים שיש בזה, אמנם אין בזה טבק אבל יש בזה ניקוטין שזה חומר ממכר. ויש בזה עשרות סוגי רעלנים ויביאו פה אנשי העמותות והארגונים את הנתונים יותר טוב ממני. אבל זה מוצר שנועד למכר, וזה מוצר שיש בו רעלים, ואנחנו יודעים שהילד הזה נפטר בגלל המוצר הזה. יותר מזה, יש עדויות לזה שחברות הסיגריות הולכות למסיבות של בני נוער, ומחלקים את המוצר הזה שהעלות שלו 30 שקלים במתנה כדי לחשוף את הילדים. אנחנו מדברים על נתונים ב-2021 יש גידול של 100% של שימוש בסיגריות אלקטרוניות בבני הנוער. דיברו פה על גילאים, אמר חברי הכנסת ביסמוט על הבן שלך, כן הנתונים מדברים על ירידה בגיל.

לא, על זה שהבן שלך

למיטב ידיעתך הבן שלך לא מעשן. גם אני חשבתי שהילדים שלי לא מעשנים. לא, אני כבר רואה את כל המצייצים שגם הבן שלי.

שסיפרת מה שהבן שלך אמר, וגם הילדים שלי אני מקווה שהם לא מעשנים, והם סיפרו לי עוד דבר שהוא גם מדאיג, שילדים מעשנים בתוך הכיתות. כי אין לזה ריח, ואין לזה עשן, והמורה לא רואה ילדים מעשנים בתוך הכיתות.

אנחנו הסתובבנו פה במסגרת הוועדה בכמה מרכזים לגמילה מהימורים, והם אמרו שם, מגיעים אלינו ילדים לגמילה מסיגריות ומסמים בגיל 13. ילדים שהתחילו לעשן בגיל 9 ו-10. אנחנו מדברים על מספרים שאנחנו ממש בעיצומה של מגפה, והמחיר למערכת הבריאות הולך להיות פנומנלי. אז מה כן לעשות?

הנטייה הטבעית שלי, נטיית הבטן שלי בואו נאסור לשווק את המוצר הנוראי הזה לגמרי, אבל אני מבינה ומקבלת את מה שאת אמרת על הפגיעה בזכות הפרט, לכן אני רוצה להציע ארבע חלופות עד שנצטרף לאותן מדינות שאסרו על השיווק. ארבע חלופות.

השוואת המיסוי חד משמעתית המוצר הזה צריך להיות ממוסה כמו סיגריה, לא צריך להיות לו תיעדוף. ואת הכסף הזה של המיסוי להקדיש אותו לתוכניות חינוך בבתי הספר. להוציא מהחוק טעמים וצבעים,

יש הצעת חוק מוכנה של חבר הכנסת מוסי רז ושלי שהעברתי אותה לחבר הכנסת דלל, רצינו להגיש אותה אבל הכנסת,

התפרקה, הסיפור הזה של הטעמים והצבעים הם הופכים את המוצר הזה, הוא נראה כמו ממתק. יש הורים שלא מבינים, הילד יכול להסתובב עם זה בבית, הם חושבים שזה ממתק. הם לא יודעים שזה רעיל אני חוזרת ואומרת החברות מטעות. הן מציגות את זה כמוצר שהוא אני לא אגיד מוצר בריאות, אבל שאין בו טבק והוא לא כמו סיגריה. צריך להוציא את הטעמים והצבעים ולהפוך אותו לפחות אטרקטיבי לילדים צעירים. הם לא צעירים, הם בני נוער. אל תשתמשו במונח ילדים. בן 10 זה ילד. בני 10 הם ילדים. 3% מבני 10 מתנסים.

אני רק אומרת לא ללכת למקרי קיצון כדי שנצליח לעבור איזושהי הבנה. הורים שלא יודעים שזו סיגריה אלקטרונית, אז יש שם איזו בעיה,

יש לנו אחריות של הורים. אבל לכן גם בפרסום האכיפה צריכה להיות הרבה יותר מוקפדת, ולשים לב, אני אומרת לכם אני ראיתי פרסומות שעד שלא הסתכלתי באותיות הקטנות לבן על גבי אפור המוצר יש בו חומרים מסכנים, את בטוחה שמשווקים לך מוצר בריאות. יכול להיות דרך אגב אפרופו, בגלל שאני, עוד פעם שומרת על אוטונומיית הפרט, יכול להיות שהחוק הקיים שכן מאפשר פרסום בעיתונים שהם לא בהכרח לקטנים, עם התוספות ועם התולעים ועם הסיפורים שזה פוגע פה פוגע שם, יכול להיות שפה צריך כן להתערב. יכול להיות ש לא - - - דבר אחרון, אני כן מקבלת את הטענה שלחלק מהאנשים מדובר במוצר גמילה, אבל צריך להבחין פה בין הסיגריות החד פעמיות לרב פעמיות.

עוד פעם בתפקידי הקודם, לשוחח עם אנשים שאמרו שזה מוצר שעוזר להם להיגמל מעישון. אז מה צריך פה לעשות?

קודם כל לקבל מחקרים שמראים שזה באמת מוצר גמילה וזו לא סתם טענה, ואם זה נכון, להכניס את זה לסל הבריאות שיקבלו את זה עם מרשם רופא בבית מרקחת ולא למכור את זה בפיצוציות. אם זה מוצר גמילה בבית מרקחת עם מרשם רופא ולהוציא את זה מהפיצוציות. תודה, תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את אנשי המקצוע. קודם כל תודה רבה לחברי הכנסת ולחברי הכנסת לשעבר. אגב אני רק אחזק את מה שאמרת, רשמתי פה באמת לפני שלא הושלמה חקיקה לאיסור שיווק מוצרי עישון בטעמים שאינם טעמי טבק, ואת צודקת וחבל שלא השלמת. אגב ח"כל זה לשעבר זה יכול להיות גם לעתיד, אבל נקווה שנעשה את זה גם כבר,

זה איסור מכירה, לא איסור שימוש. לא היה מעולם הצעת חוק של איסור שימוש. שיהיה ברור, לא. לא, לא דובר על איסור שימוש. היו"ר אמר בטעות איסור שימוש, אז שיהיה ברור. לא, זה איסור הכנסת טעמים וצבעים. אני רוצה עכשיו לשמוע מההסתדרות הרפואית בישראל, ד"ר אופיר לבון יושב ראש החברה הישראלית לטוקסיקולוגיה, הוא יהיה איתנו בזום,

נכון? בזום. בבקשה. ונגביל לחמש דקות כי אחרת לא נסיים. אמרת עד 10:15? קצת בעיה. בוקר טוב, שלום תודה רבה על ההזמנה. אני אהיה מאוד קצר ויעיל, יש מסמך שהכנתי ונשלח, אני רופא מומחה בפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, נמצא פה בכובע של רופא בתחום של הרעלות. הדברים שנאמרו קודם כל הדרך - - - סך הכל מעודדים שהידע קיים אז אני לא ארחיב, רק בעצם אחדד את הנקודות הבאות. המוצר המדובר הוא, כמו שנאמר, הוא פשוט רעיל וממכר. רק לחדד יש כבר אלפי מחקרים שעוסקים בדבר ולא צריך בכלל מה שנקרא, לחקור מעבר, בשלב הזה כדי לקבל החלטות ברמה של - - - יודעים על הסכנות הגדולות. כדי לדייק יותר, לא רק הניקוטין שמוכר כחומר ממכר ופוגע, אלא יש במוצר על כל גווניו, רעלנים שבאופן מובהק הם מסרטנים ,וחומרים נוספים שעושים פגיעות ובמידה האקוטית הם עושים את אותם נזקים ריאתיים כפי שראינו במקרה הטראגי שכולנו נחשפנו אליו השבוע. הדברים האלה מוכרים. יש לנו דוגמאות במדינות אחרות כמו ארצות הברית כדי להבין לאיזו מגיפה חמורה אנחנו יכולים להגיע. ולכן, בהקשר הזה, כשמסתכלים על מוצר שאין לו שום תועלת במובן הרחב, לאוכלוסיית מעשנים וההצעה שרק הוזכרה עכשיו להפוך את המוצר הזה, כאופציה, רק אופציה כמוצר גמילה כי יש אופציות גמילה הרבה יותר טובות, באמצעות,

הכנסתו באיזשהו מסלול לעולם הרפואה ולעשות אותו בצורה מסודרת, גם אם משמשים במוצר גמילה, אמורים ללוות אותו בהרבה מאוד אלמנטים של הסברה והדרכה זה לעולם לא משהו שקונים אותו סתם ככה באיזו חנות צריכה. כל השאר שה רוב מוחלט של האוכלוסייה לחלוטין לא נהנים מהמוצר, וכמו שנאמר זה רק גורם ליותר בעיות. אני אגיד את זה כרופא שמסתכל על בריאות הציבור, ויש פה גם את ידידי חגי פרופסור לוין שהוא מוביל את הנושא, בריאות הציבור מעבר לחולה הבודד, וכשמסתכלים גם על האוטונומיה של אדם שהיא חשובה, וכל אדם כולל אני רוצה את האוטונומיה העצמית שלי, תמיד צריך לחשוב על משמעות של בריאות הציבור, כפי שאנחנו עושים הסדרה בכביש, והסדרה בדברים אחרים, צריכים לעשות את זה ובאמת תפקידכם כמחוקקים למצוא את ניהול הסיכונים הנכון. במקרה הזה, אנחנו יודעים שההשלכה ברבות השנים, תהיה חמורה ביותר בהעלאה דרמטית של התחלואה שתשפיע על כולנו ולא על האדם היחיד שבחר את זה, בעיקר כשמדובר על בני נוער, ואפילו ילדים, הגדרת הגיל של ילד, לא משנה איך אנחנו קוראים לזה, הגילאים באמת מאוד נמוכים חד ספרתיים, בתי ספר יסודיים עד כדי כך. ולכן ההמלצה שלנו, של רופאים שעוסקים בדבר, זה כמה שיותר להימנע. אין דבר יותר טוב ממניעה, והמניעה שהצליחה ברבות השנים, זה באמת העלאה גדולה מאוד של המחיר של הדבר הזה, התמריץ הכספי מאוד משפיע, מאוד משפיע, מחקרים שפורסמו בעיתונים רפואיים הוכיחו את זה, וגם הנושא של המגבלות - - - אוקיי, תודה ד"ר אופיר תודה רבה. נציג או נציגת משרד הבריאות. ד"ר אפרת אפללו. מנהלת המחלקה לקידום בריאות. אנחנו באמת קודם כל אני רוצה להודות לוועדה, וזה שיש פה באמת כל-כך הרבה משתתפים זה כבר אומר הרבה. כמובן, משרד הבריאות משתתף מאוד בצער המשפחה. מצגת? באמת יש מצגת ואני אשמח אבל אני פשוט חושבת שיש הרבה אנשים שאני הייתי שמחה גם שידברו ואני אגיד את הדברים המרכזיים. אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש הרבה מאוד נזקים, חברת הכנסת הר סון, ואני גם שלחתי את המצגת, ואם אפשר יהיה לשלוח לכל חברי הכנסת, ויש כמובן גם המון המון חומר גם באתר של משרד הבריאות ובאתרים נוספים. אז יש כבר הרבה מאוד עדויות. המוצר הזה, כמו שחבר הכנסת לשעבר מוסי רז אמר, לא צריך לחכות שיצטברו נזקים. כמו שאנחנו יודעים, כמו שסיגריות רגילות, אם היינו עוצרים אז בזמנו כבר אחרי כמה שנים שכבר התחילו להצטבר עדויות,

ונוקטים בהרבה מאוד מהלכים, אז יכול להיות שלא היינו נמצאים היום במקום הזה בעולם מבחינת תעשיית הטבק, אז לא צריך לחכות. כמו שג'ול,

לא נמצאים פה היום, זה בדיוק אותו דבר. אז יש כבר עדויות הולכות ומצטברות על פגיעה וגרימת מחלות תחלואה של לב, וכלי דם,

אני רוצה ספציפית להתייחס למחלת המאיידים, שהיא מחלה שבטווח הקצר כבר, וזו מחלה שנקראתEVALI שהיא - - - syndrome שזה בעצם משהו מאוד ייעודי לסיגריות אלקטרוניות. זה משהו שה-CDC הגדיר אותה כמחלה ייעודית פתוגנומונית לעישון סיגריות אלקטרוניות שבטווח הקצר פוגעת בריאות בעיקר בצעירים, זאת אומרת הגיל הממוצע הוא 24 וזה כבר בעולם יש מקרים מדווחים החל מגיל 13. זו מחלה של חום שיעול וקושי בנשימה ויכולה בטווח הארוך לגרום לקריסת ריאות, לנזק בלתי הפיך לריאות ועד למקרה אחד שאפילו דווח על השתלת ריאות. בעולם מדווחים בשנת 2020, מ-2020 אנחנו יודעים פרצה הקורונה, אז יכול להיות שה-CDC הפסיק לנטר, אבל בארצות הברית 2,800 מקרים, 68 מקרי מוות, מהדבר הזה, ולצערי בארץ אנחנו עדיין שמענו על כמה מקרים בודדים ואין עדיין ניטור, אבל יכול להיות שבאמת הגיע הזמן לעשות מעקב גם על הדבר הזה. אז זו בעצם מחלת המאיידים שזו מחלת ריאה בטווח הקצר, ואנחנו לא רוצים גם לחכות ולראות ויש גם עדויות גם על מחלות נוספות. מבחינת נזקים נוספים, הניקוטין עצמו, הניקוטין זה לא להגיד זה רק התמכרות, זה חומר שמשפיע על המוח, ובייחוד על המוח המתפתח, ובייחוד על בני נוער עד גיל 24. וזה גורם כבר עכשיו בטווח הקצר להפרעות של קשב וריכוז, להפרעות חרדה, להפרעות נפשיות, לדיכאונות, לבעיות שינה, לבעיות בלימודים, זה לא להגיד טוב מתמכרים וזהו. ועכשיו מה הבעיה הכי גדולה? שאי אפשר באמת לדעת כמה הם לוקחים. כי זה לא כמו סיגריה רגילה אתה מעשן והיא מסתיימת. מעשנים ומעשנים ו-6,000 ו-8,000 ויש כל מיני מכשירים עם אינספור, אינסוף שאיפות ולא יודעים באמת כמה. וגם אני הייתי בשבוע שעבר באילת, ויושבים על חוף הים וכל הזמן עם הדבר הזה בפה, כי זה ממכר, וזה מזיק, ואני באמת, על זה יש עדויות חד משמעויות,

על ההשפעות שלו ועל הרעלות ניקוטין ,ויש הרבה מאוד גם דיווחים כמובן על קביעות - - - אפרת יש לי בקשה, אנחנו יודעים שזה נזק.

מה משרד הבריאות?

אבל רגע אני חייבת רגע להתייחס לכמה דברים שנאמרו ואני תכף אגיד. לעניין הזה שחבר הכנסת בועז ביסמוט שאל האם זה פחות מזיק, זה בכלל לא רלוונטי אם זה בחום של 1,000 מעלות, או אם זה בחום של 300 מעלות, זה בכלל לא רלוונטי, זה בכלל לא משנה, הן מכילות חומרים מסוכנים כמו שנאמר פה. אנחנו מכירים הרבה מאוד שיטות גמילה הרבה יותר טובות מלהפוך את המוצר הזה. אני רוצה ככה להגיד לגבי המיסוי, אני מובילה,

משרד הבריאות מוביל כבר מ-2019 את המהלך הזה של השוואת מיסוי, לא אגיד מלחמות, אגיד מאבקים, מה שלא, שותפים בו הרבה מאוד ארגונים. אנחנו מהתחלה רצינו שהמיסוי יהיה שווה. הצגנו הרבה פעמים בוועדות כספים ובכל פעם זה הופחת, ובפעם האחרונה שבעצם רשות המיסים הביאה מס מופחת נוסף, אנחנו חושבים שזה, וכרגע עוד הוועדה צריכה לאשר, אני חושבת שזה המקום של קריאה של כל השותפים פה להגיד לוועדת הכספים לקראת הדיון הבא שבו היא צריכה לאשר את הצו, להעלות בחזרה את המיסוי, להשוות בין סיגריות רגילות לסיגריות אלקטרוניות עם כל המשמעויות. על הנוזל, ועל המוצרים,

וזו אמירה חד משמעית של משרד הבריאות מול משרד האוצר. שאלה קצרה למרות הזמן, הרי יש מאבק בין החברות עצמן - - - אין נציג של אף חברה עצמה. - - - חברה אחת אומרת שלי נקי שלי לא מזיק או - - - ? אין דבר כזה, אין דבר כזה.

אין. תודה, אוקיי, תודה. רגע, אני רוצה להגיד עוד מה אנחנו עושים.

אנחנו מובילים קמפיין, דיברה פה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אנחנו כבר התחלנו להכין את הקמפיין הזה בלי קשר למקרה הטראגי, אבל זה באמת קריאת השכמה. קמפיין בגובה של 1.5 מיליון שקלים, שפונה ומיועד לבני נוער, עם המשתנים, עם הרשות החברתיות. ד"ר אפרת תודה. לא, לא רגע. המלצות, דיברנו המלצות. המלצות, אז אנחנו מתחילים להוביל מהלך לאומי בראשותה של ד"ר שרון אלרעי פרייס ראש חטיבת בריאות הציבור, יחד עם משרד החינוך, הנהגות ההורים ועם בני הנוער, מאוד חשוב לשמוע את כולם, וזה חלק מהעבודה השותפת שלנו, וזהו. בכל השפות, מותאם לאוכלוסיות. אוקיי, יש פה נציג ממשרד החינוך? כן אני פה. בבקשה, אז בואו נשמע אותך. מה ההמלצות שלכם? דיברו פה על הסברה ועל חינוך. בבקשה. נציגת משרד החינוך.

שמי רותי תוינה, אני מייצגת את משרד החינוך.

ממונה על היחידה למניעת השימוש בסמים, אלכוהול טבק והתנהגויות ממכרות בשפ"י, השירות הפסיכולוגי ייעוצי. המשרד בכלל פועל לחינוך לאורך חיים בריא, קידום בריאות, אם זה בשותפויות בתוך המשרד עם היחידה לקידום בריאות, שפ"י, וגם בשיתופי פעולה עם הרבה מאוד מהגורמים שהנציגים שלהם יושבים כאן. אני חייבת לומר שמאז שהאירוע הזה התרחש, התחיל, ביום חמישי, הרבה עצב, הרבה כאב ותחושה של פספוס מאוד מאוד גדול, ודברים, שעצוב להגיד, אבל כאילו הכתובת הייתה על הקיר והנה זה קרה, וזה לא שלא אמרנו, וזה לא שלא דיברנו, והרבה מהדברים שנאמרים כאן נאמרו גם לפני חודש ולפני, ובוועדות קודמות שהיו. רותי, מה משרד החינוך עושה לקידום החינוך וההסברה בנושא? משרד החינוך מקדם עבודה חינוכית ומניעתית בכל שכבות הגיל. יש לנו עבודה פרואקטיבית מאוד בנושא של מוצרי טבק. מאיזה הגיל? מגיל גן עד כיתה י"ב בכל שכבות גיל יש התייחסות לנושא. יש תוכנית עבודה בנושא? יש תוכנית שנקראת הכוחות שבדרך, בתוכה נכללים הפרקים הספציפיים. את מוכנה להעביר לנו את תוכנית העבודה לוועדה? לשתי הוועדות כמובן. כל מסמך שתבקשו אני אעביר.

אוקיי, אז את אומרת שיש תוכנית עבודה? ספציפית לגבי סיגריות אלקטרוניות פיתחנו חומרים ייחודיים, העברנו אותם באתרים שלנו, בתפוצה שלנו לכל גורמי המקצוע. אנחנו עובדים עם הנהגת ההורים, מוציאים דפי מידע, גם להורים, גם לצוותים החינוכיים, ספציפית לאחר המקרה הזה, חידשנו, ריעננו את החומרים, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה. זאת התוכנית, התוכנית הכוחות שבדרך היא תוכנית - - - אנחנו קוראים למשרד החינוך לעצור השבוע, אם אפשר אפילו מחר לשעה, בכל בתי הספר בארץ, לייעד שעה חינוכית לדבר על הדבר. למשרד החינוך יש חומרים, אנחנו גם נעביר חומרי. חייבים באופן רוחבי ברמה לאומית לעצור השבוע ולדבר על זה. טוב תודה, רותי עוד משהו?

יש פה נציג של התלמידים. ליאל סרוסי? בבקשה. אפשר אולי למשרד החינוך רק כן התייחסות? יש איסור גורף ומוחלט על עישון של סיגריות בכלל וסיגריות אלקטרוניות במוסדות חינוך, כולל בחצרות, כולל בכל מקום, מה נעשה כדי לאכוף את זה? לא נעשה דבר, אתמול הייתי בבית ספר ברמת גן סיפרה לי מורה שמעשנים מורים בתוך חדרי מורים. ילדים בכיתות אומרים לנו פה שמעשנים, בחצרות בוודאי. הם לא חושבים שזה עישון, הם חושבים שזה וויפ, וזה תמים הם חושבים שזה עיתוי, והם לא חושבים שה עישון וזאת הבעיה. אוקיי תודה, תודה. אנחנו בסיכום שלנו נפנה את השאלות האלה למשרד החינוך בצורה מסודרת כולל קבלת תוכנית עבודה. בבקשה נציגה ליאל, שלום לך. נציגה קבועה אצלנו.

קודם כל תודה רבה לכם יושבי הראש על הדיון החשוב הזה, בעיקר בנושא הכל כך חשוב הזה. ותודה על זכות הדיבור. נעים מאוד, אני ליאל סרוסי, תלמידת כיתה י"א בת 16, ואני דוברת מועצת התלמידים והנוער הארצית. אני יושבת כאן היום מולכם לאחר שאני בוועדה הזאת כבר מכיתה ט'. בכיתה ט' ב-19 באוקטובר היה הדיון הראשון שלי בוועדה, ואני העליתי נקודות, המון נקודות לאורך השנים האלה, גם בשנה שעברה, וצר לי, אבל הנקודות האלה עדיין רלוונטיות. אני יושבת כאן כתלמידה בת 16 שמקבלת מידי יום הודעות לנייד הפרטי שלה, היי יש לנו סמים למכור לך, בואי תקני, עם קישור מאוד מאוד נגיש לרכישה, ואף אחד לא אוכף את זה. יש לנו את הסיגריות.

אנחנו לא יכולים לבטל את הרשתות החברתיות. טלי את מפריעה לכל אחד, לא בסדר, אני מבקש. ליאל חשוב לנו לשמוע מה ההמלצות שלכם, בסדר? אני מגיעה לזה. אז דיברנו באמת על כל הנושא הזה של הסיגריה האלקטרונית, בשפה שלנו הנוער קוראים לה וויפ. אני כן רוצה להגיד משהו שלא נאמר פה, המכירה נעשית נכון בפיצוציות, נכון דרך הטלגרם, אבל גם בני נוער מוכרים סיגריות אלקטרוניות. ברשתות החברתיות אני מכירה ילדים שמעלים סיגריות היי בואו תקנו ממני במחיר נורא נורא זול, שלחו לי הודעה באינסטגרם ואני אביא לכם את זה הביתה, וזה מזעזע, וזה מזעזע ומפחיד לחיות ככה, כי אני נערה בת 16 ואני אומרת לכם שאני מקבלת מתלמידים יום יום, מעשנים לנו בבית הספר, מעשנים לנו בשירותים, תלמידים לא נכנסים לשירותים בבית הספר כי הם הפכו למעשנה מזעזעת ואף אחד לא מתערב. אני כן אגיד לגבי ההמלצות. קודם כל לגבי משרד החינוך והשפ"י, באמת ישנן תוכניות וישנם תהליכים, אבל זה לא מגיע אלינו התלמידים בשטח. אני אגיד לכם שאומרים שיש הרצאות, ויש סל הרצאות, אני כתלמידה עברתי הרצאה אחת בלבד. כל נושא הזה של ההתעלמות, של חוסר האכיפה, אין למורים כלים בשטח, ומה לעשות עם זה שהם רואים תלמיד מעשן. הם רואים תלמיד מעשן ואיזה כלים יש להם לעצור אותו?

דיברנו על מודעות לתופעה ובאמת העברנו מסמך הצעה לקמפיין, התבקשנו להעביר מסמך הצעה לקמפיין ובאמת העברנו אותו. המסמך כולל שלושה צעדים, הסברה, מניעה, ואכיפה. אני לא ארחיב כי זה באמת מורחב, אבל כל נושא שיעורי החינוך, כל נושא השיח, לדבר בגובה העיניים של התלמידים. אני אעביר ואשמח לדבר איתכם. דיברנו על מניעה. בסופו של דבר אם תבואו לנער בין 15 שמעשן כבר שנה, שנתיים ,שלוש, כל החברים שלו מעשנים,

אבל אם נבוא בגיל כבר יותר צעיר ונחשוף באופן הדרגתי ונכון לתלמידים את הנושא הזה, הסקרנות תרד, הם לא ילכו לחפש את זה ברשתות, ידברו על זה איתם בגובה העיניים, הרי אנחנו לא, תלמידים לא יפסיקו לעשן ולשתות, זה יקרה באיזשהו שלב. אז תסבירו לנו איך, תסבירו לנו מה נכון,

איך עושים את זה נכון? ותדאגו לעתיד שלנו. כי עלה פה כמה וכמה פעמים שהדבר הזה פוגע במוח, בהפרעות קשב וריכוז, תדאגו לנו. עוד דבר שהצענו, וזו פעולה ברמה הלאומית, פעולה ברשויות המקומיות, הקמת ועדה עירונית בכל רשות מקומית יחד עם הרווחה, יחד עם השיטור המקומי, יחד עם מחלקת החינוך ברשות, יחד עם מועצת הנוער העירונית. לזכור את המצב ברשות. בעבר היו סיירות הורים שעברו בשכונות להסתובב,

לאתר פיצוציות ורשתות שמוכרות בניגוד לחוק, ולהתמודד איתן ממש ברמה הרשותית וברמת השטח, ולא רק כאן מרחוק. וזהו, תודה רבה. יופי, תודה רבה. אני חושב שהדובר החשוב עכשיו הוא מרצה בבתי ספר לגמילת עישון ו - - - מאור ציון, אבל לפני זה, ממש בקצרה כי אני רואה שאת מאוד מאוד רוצה להגיב, טלי. אני רק רוצה לומר לנערה. אחד אני מבקשת להבהיר, בני הנוער מסתכלים עלינו על מבוגרים כאילו אנחנו פאתטיים. אנחנו בכלל לא מצליחים להגיע אליהם. אתם צריכים לזכור את הדבר הזה. כשאנחנו לפעמים מדברים אל נוער, זה לא טוב זה מסוכן זה לא בריא, הם מסתכלים עלינו כאילו נפלנו מהירח, אני מניחה שרובם פה הורים לילדים בוגרים מסתכלים עלינו בעין מאוד מאוד משונה ומוזרה. זה אומר שמשהו שאנחנו עושים אנחנו עושים מלכתחילה לא בסדר. אז מדברים פה על פרויקטים בבית ספר, וכולי. זה צריך להיות עניין שבשגרה מגיל צעיר. יש נושאים שצריך לדבר עליהם, לא צריך פרויקטים ענקיים, זה מאוד ברור צריך לדבר על זה. מורים בסופו של דבר מהגיל הצעיר ביותר, למורים יש כמו שאני תמיד אומרת, יש את התפקיד החשוב ביותר בחברה מתוקנת. הם האחראים למסרים, הם אחראים למידע,

לגמרי שם. ותדעו לכם באשר לאמצעי משמעת כשאת שואלת מה יש לעשות. יש אמצעי משמעת שמשרד החינוך וחוזרי מנכ"לים שונים שמשתנים מעת לעת ומקודדים מעת לעת ומתהדקים מעת לעת, לפי חוזרי מנכ"ל יש אמצעי משמעת לתלמידים שמעשנים בשטח בית הספר. גם מורים מעשנים בשטח בית הספר.

גם למורים יש בורות בקשר לנושא. אני רק חייבת לומר לך יש לי קושי לדוגמה. אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מתחילה את החינוך מהיסודי, ולא מחכה שהם יתבגרו. טלי, פשוט אנחנו ממהרים.

באשר לעישון גם של מורים. אנשים מעשנים, חד וחלק. אבל אסור, החוק אוסר לעשן בשטח בתי ספר. הכל נכון, אני מבקשת להבהיר לכם, משהו בפתרונות שלנו כנראה בעייתי. כי זה לא - - - כי זה לא היה בשטח העדיפויות עד היום. אם אתם מדברים על תלמידים, תדברו עם תלמידים.

שיהיה ברור, כמו שכל מנהל בית ספר יש לו סמכויות שהוא נותן להם תיקוף ודגש יותר, ובבתי ספר זה כאלה ככה ובבתי ספר כאלה זה ככה.

אבל את הסמכויות יש.

שלום, קודם כל אני אציג את עצמי, מאור ציון. בכובע הקודם שלי הייתי הדובר של חבר הכנסת יהודה גליק, וכתבתי את הצעת החוק חוק איסור פרסום מוצרי טבק ועישון. כיום אני מרצה. אנחנו מאריכים ל-10:30 ואז כל דובר יש לו את שתי הדקות. אני מאוד מבקש, המלצות בעיקר. הכי מהר, אין בעיה. כיום אני מרצה בבתי ספר יסודיים,

ואני יכול לספר לכם גם - - - ואני יכול לספר לכם מה קורה, ואני מרצה גם מטעם האגודה למלחמה בסרטן. אז קודם כל, אדוני יושב הראש, בכובע הקודם שלי גם הייתי הדובר של יושב ראש ועדת הסמים חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, והיום כשאני חוזר לכאן יש לי תחושת דה ז'ה וו, מפני שהיינו במצב הזה לפני שנתיים, אותם אנשים בדיוק ישבו סביב השולחן הזה והזהירו אותנו מתופעת הסיגריות האלקטרוניות שהפכה כבר מזמן למגיפה בארצות הברית. הסיגריות האלקטרוניות חדרו שם לבתי הספר, והגיעו לידיהם של ילדים בגילאי 12-13, בדיוק כפי שקורה כעת כאן בישראל. המומחים התריעו בפנינו שזה מה שיקרה, ואנחנו לא הקשבנו להם. כיום, כשאני מרצה מטעם האגודה למלחמה בסרטן בפני תלמידים בבתי ספר, מנהלים מודים בפניי בצער שהמצב כבר לא בשליטתם. ילדים מעשנים סיגריות אלקטרוניות בכיתות, בשירותים, בהפסקות, בחצר, בכל מקום ובכל זמן. בגלל שאין אש אין עשן ואין ריח וככה זה נכנס לכל מקום. בינתיים הסכנה הזאת מתפשטת.

אני אגיד להמלצות אני עוד שניה מסיים. בינתיים הסכנה הזאת מתפשטת בקרב הילדים והנוער ובסוף השבוע האחרון גבתה את חייו של מידן קלר זכרונו לברכה. נער צעיר שחשב כנראה כמו רבים אחרים, שצעצוע אלקטרוני בריח אבטיח בטח לא יכול להזיק. אז אני יכול להגיד את ההמלצות. יש עוד סיכוי לשנות את המצב ולהציל את הילד הבא. חייבים להשוות את המס לסיגריות הרגילות. בנוסף, צריך לאסור שיווק של סיגריות אלקטרוניות בטעמים שאינם טבק. מי שרוצה אבטיח, שיקנה מסטיק ולא נרגילת ווייפיי בטעם אבטיח. עכשיו, לגבי חברת הכנסת לימור סון הר מלך. יש מחקרים, המחקר האחרון של פרופסור חגי לוין רופא איגוד בריאות הציבור שהוא עשה עם האוניברסיטה העברית, במרחק של 1,000 מטר מכל בית ספר יש נקודת מכירה של סיגריה אלקטרונית, זה דבר ראשון. דבר שני אני שלחתי תמונות לוועדה, אם אפשר להציג אותן אני אשמח. (הצגת מצגת) אלו תמונות שערב החלת החוק של חוק איסור פרסום מוצרי טבק ועישון, נציגים של ג'ול ונציגים של עוד חברות טבק הגיעו פה ממש קילומטר מהכנסת בלי שום בושה, וחילקו, יש עוד תמונה של הטעמים, אני רוצה שתראו איך זה נראה, תראו חברות הטבק חילקו את הטעמים האלה לכל מי שרוצה. וכאומרים לנו שחברות הטבק מטרגטות ומכוונות את הפרסום לילדים בגילאי 12-13 הנה אנחנו רואים את זה גם ברשתות החברתיות,

בקולנוע כשקהל היעד המרכזי זה ילדים, אתם רואים? מחלקים להם את הטעמים האלה. זה טעם אבטיח, וליד זה טעם לימון. הבנו, יש עוד המלצות? ההמלצות הן להחיל את ההמלצות. אגב זה היה אסור מה שהם עשו.

בחוק.

נציגות המשרד לביטחון לאומי. רק אדוני היו"ר זה אסור בחוק, שיהיה ברור. טלי, לכל אחד את חייבת להפריע. אנא ממך אני מבקש. נציגי המשרד לביטחון לאומי, בבקשה. אז בוקר טוב, קודם כל משטרת ישראל משתתפת בצער משפחת קלר. שם בבקשה? עורכת דין טל פז מזרחי, יועמ"ש משטרה. כן, רפ"ק. חשוב לי רק לדייק את הדברים ולהגיד שלמיטב ידיעתנו הוקמה ועדת בדיקה במשרד הבריאות ולא נפתחה בחקירה, כי נכון לעכשיו אין חשד לפלילים, ולכן זה המצב לאשורו ככל שיעלו מסקנות מוועדות הבדיקה ותוגש תלונה, כמובן שהדברים ייבדקו, ותישקל פתיחה בחקירה בהתאם למקובל. אז זה בנושא הזה. מעבר לזה, העמדה המסורתית שלנו שהובאה זה מכבר לאורך השנים במסגרת הוועדה הזו וועדת הכלכלה, זה שאותו חוק מדובר, הוא בעצם חוק שכבר כשנחקק הייתה כוונה לאכוף אותו כעבירות מנהליות, עם הטלת סמכויות ומינוי מפקחים יעודים שיוכלו לאכוף את העבירות הללו. לא הייתה כוונה להטיל אכיפה פלילית. אנחנו יודעים מה המשמעות של עבירה פלילית, חקירה באזהרה, תיוג של החשודים ואנחנו לא נמצאים במקום הזה, לא חושבים שזה נכון. זה לא תפקיד המשטרה לעסוק בדבר הזה. משטרת ישראל עוסקת בבט"פ השוטף, ואנחנו כולנו עיינינו הרואות מה קורה בימים אלה במדינה. אשר על כן, החוק הזה גם הוסף בתוספת לחוק עבירות מנהליות, וכבר מראשית הדרך הייתה כוונה של אכיפה מנהלית, לכן אנחנו מבחינתנו, ההמלצה בהיבט האכיפתי, זה לתקנן את התקנות שהיו אמורות להיות כבר ולדרוש ולהוסיף את זה כאכיפה מנהלית עם מפקחים. אנחנו לא מצביעים איזה משרד ממשלתי זה או אחר הוא זה שיאכוף את זה, אבל צריך כבר לתקנן את התקנות ולאפשר את האכיפה הזאת, וככה בעצם למגר את התופעה הפסולה הזאת. אוקיי, תודה רבה. משרד המשפטים? בבקשה. עורכת דין? יפעת רווה, משרד המשפטים. אז מבחינתנו באמת העבירות האלה הן לחלוטין מהסוג שמתאים להיאכף באופן מנהלי, אבל לנו אין את הפריבילגיה לדלג על השאלה מי יאכוף את זה. אנחנו יכולים לעשות תקנות עבירות מנהליות באופן מנהלי, אבל בלי שאנחנו יודעים מי אוכף את זה, זה חסר טעם והמלצה? המלצה, יש שתי אפשרויות. אנחנו פנינו בנושא הזה למשרד הבריאות. קודם כל צריך אישור של משרד הבריאות, יש אפשרות להסמיך פקחים של רשויות מקומיות, בגלל זה אנחנו צריכים אישור גם של משרד הבריאות ומשרד הפנים. וגם של השלטון המקומי. משרד הפנים. משרד הפנים כן. עכשיו אני כן אגיד שכשרשות מקומית אוכפת עבירות מנהליות, הכסף נכנס לקופת הרשות, כך שיש תמריץ בעניין הזה. הדבר הזה מעוגן בחוק. וככל שאנחנו נקבל את האישור של משרד הבריאות אז אנחנו - - - בדבר הזה, אנחנו - - - עבירה מנהלית זה בהחלט - - - אוקיי תודה רבה. משרד האוצר נמצא פה? בבקשה.

בוקר טוב, קובי בוזו רשות המסים מהחטיבה לתכנון וכלכלה. בדיון הקודם שהשתתפתי אז באמת נתתי סקירה על המיסוי ועל הצווים והשתלשלות, גם הזכרת בוועדת כספים, כרגע יש צו שמטיל מס על הסיגריות האלקטרוניות, הצו הוא בתוקף עד סביבות אמצע מאי כי דרוש אישור של ועדת כספים. זאת אומרת אם לא יאושר הצו בוועדה כספים, הצו ייפול באמצע מאי ולא יהיה מס על הסיגריות האלקטרוניות. לכן אני אקצר, אם אתה שואל על המלצות אז קודם כל - - - מתי זה אמור לבוא לוועדת כספים? מתי שיקבעו. קובי, זה מס מופחת ביחד לסיגריות?

איך זה אמור לבוא לוועדה? אנחנו הגשנו את זה לוועדת הכספים, ביקשנו - - - כן אבל אתם כשביקשתם, ביקשתם מס מופחת?

שר האוצר חתם על צו מופחת בחודש פברואר האחרון. קודם כל תאריכו את הצו זו לא בעיה. הצו הזה הוא עד אמצע מאי, זה מה שאתה טוען? כרגע הוא בתוקף עד אמצע מאי כי הוא דרוש אישור ועדה. אם יהיה אישור של הוועדה עד אמצע מאי, אז הצו - - - לכם יש המלצה להשוות את זה לסיגריות? כרגע שר האוצר חתם על הצו בחודש פברואר.

השאלה אם לרשות המיסים יש המלצה להעלות את המס או להשוות אותו לסיגריות? ההמלצה היא מקצועית של משרד הבריאות ביחד, אנחנו המלצנו מקצועית, זה נייר העמדה שלנו המקורי להשוות. חברים, אני שואל שוב. תראו, משרד הבריאות נמצא פה וביקש להשוות את זה לסיגריות. מה עמדת רשות המיסים או משרד האוצר? להשוות או לא? שר האוצר חתם. לא, ברור לי שהוא חתם. אבל לקראת הדיון במאי, מה הבקשה או ההמלצה שלכם? אם אין לכם, תגידו שאין. אז הצו שכרגע בתוקף זה הצו - - - ברור לי שהוא בתוקף. לא, זה הצו שיעלה בוועדה. סליחה, הצו הוא בתוקף עד אמצע מאי, נכון?

האם אחרי מאי יש לכם המלצה להשוות את הסיגריות ואת הסיגריות האלקטרוניות למס הרגיל? זה לא צריך להיות המלצה של רשות המיסים, רשות המיסים לא ממליצה מה גובה המס. מה עמדתם בנוגע למס? אין להם עמדה, אוקיי. אין להם עמדה בזה. זה לא שאין לנו עמדה, - - - ברור לי. אבל יש מקום עד הוועדה הזאת לבוא, אמירה אפילו מפה, שצריך להעלות אותו חזרה, להשוות. אוקיי תודה רבה, תודה. חברים, מי עוד לא ? אירה טולצ'ין מקדמת בריאות של האגודה למלחמה בסרטן. חייבת לחברת הכנסת פה שתי מילים על המחקרים, אני רק אעבור על זה זריז, אספנו את זה מכל העולם. נזקים לריאות גם מבחינה חימצונית, גם מבחינה דלקתית. מערכת חיסון גם בשימוש חד פעמי יש נזק למערכת החיסון,

שינוי ב-DNA שיכול לגרום להתפתחות של - - - יש לי בקשה, נושא הנזקים ידוע לכולם. הבקשה שלי זה המלצות ויש לך שתי דקות בלבד. בסדר גמור, אז אנחנו ומדברים היום על התוכנית הלאומית שצריכה להיות. אנחנו יודעים שיש תוכנית משרד הבריאות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, ואנחנו רואים כמה גורמים מעורבים כאן וצריכים לשלב ידיים על מנת שזה יקרה, על מנת שבאמת המגיפה הזאת תיעצר, כי אנחנו נלחמים בכוחות שככל הנראה גדולים עלינו. גם כוחות שיווקים, גם כאלה שהם לא מאוד מוסריים וגם הכוח של בני נוער, כמו שטלי גוטליב חברת הכנסת הציגה פה ואמרה. תפקיד הוועדות זה לעשות את הטוב ביותר למען הילדים.

עם כל הכבוד לכוחות מסביב. ולכן אנחנו אומרים שאנחנו, אם כולנו נשלב פה כוחות ותהיה כאן תוכנית לאומית מתוקצבת ונעבוד ביחד, ביחד עם הרשויות המקומיות, ביחד - - - שואלים איפה התוכנית הזאת? את אומרת שיש תוכנית לאומית. קודם כל יש תוכנית למניעת עישון לאומית שמונחת במשרד הבריאות על שולחנו של שר הבריאות, זה קודם כל יש תוכנית שקיימת. דבר שני, צריך היום תוכנית שתהיה ממוקדת סיגריות אלקטרוניות.

אומרים שיש פה תוכנית לאומית לגבי - - - יש מתווה שהגישה הקואליציה למניעת עישון בגלל חילופי שלטון במשרד הבריאות טרם נידונה, אבל אני רוצה להגיד שמנכ"ל משרד הבריאות הורה לי לכנס ועדה שתדון ותעסוק בנושא העישון. אפשר לקבל טיוטה?

בוודאי, הקואליציה, הנציגים יעבירו את המידע. עוד דבר, לאסור טעמים, כי זה הדבר הכי ציני שיש לכוון את זה לבני נוער. FDA אסר כבר ב-2020. לחקור את השוק, לאכוף, לראות מה נמכר. בבריטניה נמצא היום השבוע, התפרסמה כתבה על כך שעשו פיקוח על השוק וגילו שמה שנמכר, כמו שאמרה מקודם חברת הכנסת, לגמרי לא עומד בסטנדרטים של מה שאנחנו מציבים שאמור להימכר, ותודה לכם על הוועדה הזו.

שירה כסלו, בבקשה. תודה, שלום. שירה כסלו מנכ"לית המיזם למיגור העישון. ראשית אני מודה ליושבי הראש על קיום הדיון המאוד מאוד חשוב על זה. ואני רוצה להגיד שני דברים ישר ללכת להמלצות, לסוף. מצוין.

קיים בשוק כרגע מוצר שהשימוש שלו גרם לקריסת ריאות של ילד בן 16. צריך לוודא שאין עוד יחידות של המוצר הזה כרגע בשוק. בדיוק בשביל זה, הרי אין פה אף אחד שיעשה ריקול. תבינו, יש כרגע מוצר שגרם לקריסת ריאות של ילד בן 16. סליחה שאני חוזרת על זה. מכיוון שאין במדינת ישראל כרגע רגולטור למוצרים האלה, צריכה לקום חקירה, בדיוק כמו שאמרה הרפ"ק כאן, צריכה להיות חקירה משטרתית שתחקור, אחד מה בדיוק המוצר, מה הייתה התכולה של חומרים בו? מאיפה הוא יוצר? איך הוא שווק לכאן? איך הוא הגיע לידיים של נער בן 16?

ד"ר אפרת זה מאוד מאוד חשוב לכם. צריכה להיות פה חקיקה. אני לא מדברת על החקירה של משרד הבריאות. אנחנו מדברים - - - אבל זה במסגרת חקירת סיבת מוות, זה משהו אחר. זה לא סותר. חברים תנו לשירה להמשיך. אני רק אמרתי את תשומת לב של משרד הבריאות כי זה מאוד מאוד חשוב, כי אם צריך לאסור דבר כזה, אז משרד הבריאות יכול לאסור דבר כזה. יש סמכויות שיש למשרד הבריאות כרגולטור על המוצרים האלה, ויש כאלה שאין. ולצערי הרב, ד"ר אפרת אפללו צודקת, אין למשרד הבריאות סמכות לאסור את המוצר הזה. זו חלק מהבעיה. יש, יש סמכות. ואני הולך לפרט את זה, יש. ולכן צריכה להיפתח חקירה משטרתית בשביל לוודא שהמוצר הזה, אם יש פה מכולה שלמה שהגיעה, לא יגיע לעוד ילדים. זה אחד. המוצר הספציפי שגרם לקריסת ריאות של ילד. הדבר השני, יושבים פה אנשים, חברי כנסת, חברי כנסת לשעבר, אנשי מקצוע שבמשך שנים מטפלים בנושא של סיגריות אלקטרוניות. יש לנו חוק איסור פרסום, יש לנו חפיסות אחידות, יש לנו איסור של הריכוז של הניקוטין, יש לנו איסור של מכירה לקטינים, יש לנו גם אפילו מס מסוים מאוד קטן על. ועדיין, מרגע שסיגריות אלקטרוניות נכנסו למדינת ישראל, הם נמצאות בעלייה בשיעורי העישון של בני נוער וצעירים. אני אגיד יותר מזה, יש לנו ירידה בגיל, כולכם ראיתם את הנתונים אני לא צריכה להסביר עליהם, אבל אני אגיד עוד נקודה כי דיברו על זה עם הסיפור של הגמילה. יש לנו בשלוש השנים האחרונות ירידה בשיעורי הגמילה של מבוגרים כתוצאה מסיגריות אלקטרוניות,

כי הם מעדיפים ללכת לחלופה היותר קלה מאשר להיגמל. ובדיוק מהסיבה הזאת, מה שצריך לקרות כרגע במדינת ישראל בשביל לעצור את המגיפה הזאת, זה איסור מוחלט של שיווק ומכירה של סיגריות אלקטרוניות בדיוק כמו שעשו עוד 47 מדינות בעולם. תודה. תודה רבה. תרשה לי רק, לפי מה שאת אומרת, אז עכשיו הסיגריה האלקטרונית מחבלת בעבודתך עמוס האוזנר, מה אתם עושים? הסיפור שלי הוא כזה. אני אתחיל באמת בהמלצה. עו"ד עמוס האוזנר, יושב ראש המועצה הישראלית למניעת עישון. המסגרת המשפטית שאליה מתייחסת ההמלצה הראשונה שלי היא סעיף 55ד' לפקודת הרוקחים שמטפלת בחומרים מסוכנים. אומר לנו הסעיף כך, שר הבריאות רשאי לאסור ייצור, יבוא או שיווק של מוצר הגורם או העלול לגרום סיכון בריאותי חמור. אני מבקש מהוועדה הזאת שתפנה לשר הבריאות שיבדוק את אפשרות הפעלת סמכותו לפי הסעיף הזה. הסעיף הזה נחקק בשנת 1993 כאשר היו שמועות שהפטמות של מוצצים הן מסרטנות. לא היו, אבל סמכות ניתנה. מאוחר יותר בשנת 2016 נחקק סעיף משלים לסעיף 55ד', שאומר לשם הפעלת סמכותו של שר הבריאות לסעיף 55ב' ו-ד' רשאי שר הבריאות או מפקח שהוסמך, לדרוש מיצרן או יבואן של מוצר שלגביו קיים חשש סביר על חומר רעיל, כל מידע הדרוש אודות המוצר או לרבות תכונותיו או רכיביו. יש הוראה נוספת באמת שומרת על החשאיות של המידע שנמסר בצורה הזאת. ולכן ההמלצה הראשונה שלי לפנות לשר הבריאות, למנכ"ל משרד הבריאות ולראש שירותי בריאות הציבור, שהם ימנו מישהו שתהיה לו הסמכות לפעול לפי סעיפים 55ד' ו-55ה'. זאת ההמלצה הראשונה שלי. 55ד' רבתי, טוב אני אתייחס, כן זה לא אותו סעיף.

עכשיו ההמלצה השנייה שלי, בשבוע שעבר ניתן פסק דין בארצות הברית, בתביעות נגד יצרן של אחד המוצרים האלה, לתשלום פיצויים בשווי של חצי מיליארד דולר.

ההמלצה השנייה שלי היא שגם בישראל רשויות המשפט יבדקו את האפשרות להגשת תביעות משפטיות כנגד החברות של המוצרים האלה, כדי שהן יכבדו במדינת ישראל את החוק, ויפצו את הציבור על הנזק שהם כבר גרמו. אין שום סיבה שבארצות הברית מפצים על הנזק, ובישראל אין מפצים על הנזק.

לחידוד מה שאמרתי קודם ובהתייחס לדברים שאמרה חברת הכנסת גוטליב, סעיף 55ד' איננו מדבר על שימוש במוצר, הוא מדבר על שיווק המוצר ולא על השימוש בו. אבל אם אתה אוסר שיווק, זה משפיע על השימוש. אינני מכוון לשימוש. אתה רוצה לאסור שיווק באופן מוחלט מכוח פקודת הרופאים.

אתה לא יכול כי החומר הרעיל מוגדר בחוק חומרים רעילים, שתכף אני אגדיר לך בדיוק את הדיוק שלו, ולא נכנס שם טבק או ניקוטין עם כל הכבוד, זה לא ככה.

סליחה, את מפנה לסעיף אחר, זה לא נכון. כי סעיף 55ד' - - - אנחנו לא יכולים לאסור גורם שיווק,

סעיף 55ד' מפנה לסעיף 55ב' שהוא מדבר על מוצר לשימוש אישי או ביתי. אם יש לנו משהו שהוא שימוש אישי או ביתי, זהו המוצר של הסיגריות האלקטרוניות.

ההמלצה שלי שוב, היא לפנות למשרד הבריאות שימנה מישהו שיהיה אחראי לפעילות בנושא הזה. ההמלצה השנייה, כפי שאמרתי, הייתה בנושא התביעות המשפטיות. ההמלצה השלישית שלי גם היא מכוונת למשרד הבריאות, והיא עוסקת בנקודה הבאה, מאז שנת 2019 כבר הוזכר פה התיקון לחוק איסור הפרסומת, שם נאמר שכל האיסורים שקשורים לעישון במניעת עישון במקומות ציבוריים חלים גם על סיגריות אלקטרוניות.

הציבור לא יודע את זה, למה הציבור לא יודע את זה? מכיוון שהשילוט - - - עמוס, הבטחתי לך שאני מטפלת בזה. זה לא הוגן. אנחנו מתקדמים עם זה, זה לא הוגן.

אבל חבר הכנסת ביסמוט בישיבה הקודמת הוא אמר שכשהוא טס לארץ הוא ראה שלט שאיסור העישון מתייחס גם לסיגריות אלקטרוניות, ולכן ההמלצה שלי היא, שמשרד הבריאות, ואני אשמח מאוד אם הוא מטפל בזה זה מצוין, ההמלצה שלי היא שמשרד הבריאות יפעיל, ובכל ההקדם, אולי רצוי לפני יום הבריאות העולמי ללא עישון ב-31 במאי, את סמכותו כך שתקנות השילוט יכללו איסור עישון סיגריות אלקטרוניות. שלוש המלצות. תודה רבה, חבר הכנסת עטאונה. תודה רבה, אני קודם כל מברך על הישיבה והדיון המאוד חשוב. ואני אגש ישירות להמלצות כי הגעתי גם באיחור לדיון, וההמלצה הראשונה לגבי המקרה הספציפי של הנער, המקרה המצער שנפטר, ולכן אני חושב שיש מקום כן לבדוק את הסיבה הישיבה אם הסיגריה האלקטרונית הספציפית שהביאה לתוצאה הנוראית, האם היא קיימת עדיין בשוק והיא מסתובבת והיא יכולה להגיע לבני נוער אחרים? ולכן, יש מקום של התערבות מיידית וישירה לבדיקה הספציפית, והאם זה קיים ויכול לסכן עוד בני נוער? והדבר הנוסף,

זה הכישלון של מערכת החינוך בכלל וכל הנושא של העישון ושימוש בסמים במערכת החינוך לאורך שנים, לפי דעתי, הנושא הזה לא מוצא את התשובה הנכונה מבחינת מערכת החינוך ותוכניות לימודים וחינוכיות, ומערכת החינוך היום נתקלים בזה, בנושא של עישון והסכנות שלו ואיך מחנכים בני נוער וילדים לסכנות שטמונות בזה, לא מקבל מספיק דגש.

חשוב מאוד שהנושא הזה גם יהיה חלק מתוכנית הלימוד, תוכנית החינוך הקיימת במערכת החינוך בצורה מאוד מאוד רצינית. הדבר הנוסף הוא גם הנושא שאפשר לקשור את זה גם ליועצים חינוכיים שנמצאים בבתי הספר, שהיינו בדיון אחר על המחסור שקיים, ולפי דעתי גם לזה יש הקשר כי היועצים, זה חלק מהתוכניות שלהם במערכת החינוך.

חגי לוין ואחר כך נסכם. בבקשה. אני מכיר אישית את ריני קלר, אימו של מידן קלר זכרו לברכה. הייתי אצלה בניחום אבלים שלשום, היא ביקשה למסור לכל הנוכחים בדיון ולכל עם ישראל, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי למנוע את נזקי העישון בקרב ילדים בישראל. היא מקווה שמהטרגדיה שלה לפחות יימנעו מקרים נוספים. יש הרבה מה לעשות, צריך פשוט ליישם את החוקים הקיימים קודם כל. אנחנו כיום מפקירים את הילדים במדינת ישראל. אין אכיפה על איסור המכירה, לא בנקודות המכירה ולא במקומות אחרים. אין אכיפה של איסור הפרסום, אנחנו רואים הפרות חוזרות ונשנות. מי שמוכר סיגריה לקטין הוא עבריין ורוצח, ולא ייתכן שאנחנו לא עושים כלום בנושא הזה. אני מבקש מכם כוועדה, וטוב שיזמתם את דיון החירום הזה, יש עכשיו הזדמנות פז, שר הבריאות שהוא גם שר הפנים, אני מבקש ממכם תזמנו אותו לדיון דחוף מיד עם כניסתו לתפקיד, הוא יכול בשני התפקידים שלו לעשות עכשיו, ליישם את התוכנית הלאומית, את החלטת הממשלה מ-2011 שלא יושמה עד היום, ולנקוט בכלים החוקיים הקיימים כדי לדאוג שלא ימכרו לילדים במדינת ישראל. שמעתי את דבריה של חברת הכנסת גוטליב, נכון, ההורה לבד לא יכול למנוע, אבל אתם כמחוקקים ואתם כממשלה בוודאי יכולים למנוע את אותם נזקים ש-8,000 ישראלים מתים מהם כל שנה. לגבי הסיגריה האלקטרונית, היינו בעשרות דיונים בכנסת בעניין הזה. יש החלטה גורפת בהתאם להחלטה המקצועית להתייחס לכל המוצרים אותו דבר. יש עדיין לקונות, בתחום המיסוי אין שוויון, בתחום השילוט אין מספיק שילוט בעניין הזה. את כל הלקונות האלה צריך לתקן ומיד. אנחנו יכולים למנוע מקרים נוספים, זאת חובתנו.

תודה רבה. לפני הסיכום עופר כסיף רצית להוסיף משהו?

היה לי מאוד חשוב להגיד ממש ב-30 שניות להתייחס לדבר אחד שמאוד מאוד חרה לי שאמרה חברת הכנסת גוטליב שזה הנושא של פגיעה באוטונומיה. האוטונומיה של האדם היא לא רק מה האדם בוחר ומה האדם רוצה, אלא גם באלו תנאים הוא בוחר ורוצה? וכאשר מסתירים ממנו מידע, כפי שנאמר קודם, הוא בעצם לא בוחר באופן אוטונומי, ויש גם פסיקה של בית המשפט בעניין הזה, שאומרת שהייתה פגיעה באוטונומיה של אדם בעניין רפואי משום שנשלל ממנו מידע רלוונטי. גם באוטונומיה הנושא דנן פוגע.

ואני אוסיף שמדובר בקטינים, ויש פה אחריות מאוד כבדה לוועדה הזו, ולכן יש צורך גם להתחשב אז קודם כל יש לי זכות תגובה. אחד אני רוצה פה לומר שני דברים. ביקשו לעשות שימוש בפקודת הרוקחים בסעיף 55ד' לאסור שיווק וכו'. עם כל הכבוד אין סמכות. רגע, אדוני יקשיב פשוט, מה לעשות הסתכלתי בחוק חשבתי שאני לא זוכרת. יש שם הגדרה של מה זה חומר מזיק, זה מפנה. אז לא, אני מבהירה פה לאזרחי מדינת ישראל לא מתווכחת. עם כל הכבוד יש הפניה למה זה חומר מזיק בתוספת, הפניה לחוק חומרים רעילים מה זה חומר רעיל, יש בתוספת השנייה. אני לא מתווכחת איתך אדוני.

אנחנו לא מתווכחים, היא אומרת את שלך, אתה אמרת את שלך. יש לה זכות תגובה. אדוני היו"ר אני מבקשת לקרוא לסדר. רשמנו את הדברים שלך, ונרשום גם את הדברים שלה. בבקשה. אני אמרת את הדברים, אני לא צריכה היתר ממך לדבר, היתר קיבלתי. אדוני הבנתי ואני עדיין לא צריכה ממך היתר למה שאני אומרת עם כל הכבוד. אז אדוני תתאפק. עמוס האוזנר אני מבקש לא להפריע לחברת כנסת. כל הכבוד. אני רוצה להבהיר שרעל מוגדר בחוק חומרים רעלים בתוספת השנייה. אני לא ראיתי ניקוטין מוגדר שם. הדבר שמצאתי פה פתרון מהוועדה החשובה היום,

מה שהיא אמרה אמרה נכון, אלו עבירות מנהליות שצריך לתקף אותן לכדי אכיפה. החוק קיים, החוק נכון, החוק מאוזן, צריך לאכוף אותו, בין אם זה ברשות המקומית ובין אם זה אכיפה אחרת,

החוק תדעו לכם שהוא מאוד מאוד סדור, ושיהיה ברור מחובתנו להוציא מפה את המשפט הבא, סיגריות אלקטרוניות הן סיגריות לכל דבר ועניין .יש בורות בעניין הזה, צריך לדברר את זה,

שיהיה ברור שהוראות החוק חלות גם על סיגריות רגילות וגם על אלקטרוניות, ובא לציון גואל. נא לדאוג לאכיפה. תודה רבה

בבקשה חיים. אני לא חיים, אני ד"ר אלכס בורוכוב. אה, בבקשה. כנראה הנרקולוג הפסיכיאטר היחיד פה שיושב פה מטעם משרד הבריאות ואני רציתי להגיד בקצרה כמה דברים שלא נגעו בהם. דבר ראשון, הוכח שיש תלות נפשית לסיגריות אלקטרוניות. יש ניקוטין או אין ניקוטין,

הוכח בספרות וגם בפרקטיקה. דבר שני, שימוש בסיגריות אלקטרוניות נותן גם פתח, מה שאפשר להגיד להתחיל, גם לשימוש של כל החומרים הפסיכואקטיביים שאפשר לעשן. זאת אומרת, קוקאין, קנאביס, הרואין, פינק קוקאין וכל מיני סוגים אחרים. דבר שלישי שלא דיברו עליו, זה מנתונים אירופאיים, זה לא מנתונים אמריקאיים, זה מ-239 מקרי סיבוכים מהעישון הזה. 58% התפוצץ המכשיר בפנים בגלל זה. אני חושב שהנרקולוגים חייבים להיות מעורבים במתן סיגריות אלקטרוניות למבוגרים, כי זו אשליה שזה בן אדם שרוצה להפסיק לעשן ומעשן את זה, זה רק תחליף בזמן הטיסה, בזמן שדה התעופה, כל מיני דברים כמו מקומות ציבוריים. זה דבר ראשון. כן חייבים להיות בכל קופות החולים פליירים על הנזק שאפשר לקבל מסיגריות אלקטרוניות. ברור שאיסור מוחלט, מכירה לילדים ונוער עם קנסות משמעותיים במקום, כי זה עניין מאוד מסוכן. ועוד דבר, כדאי לעשות הרצאות גם בבתי הספר, לא דיברו על זה,

להוסיף ולהסביר, כי רק אומרים שילדים לא טובים, ההורים אשמים שהם לא מסתכלים על זה.

תודה רבה. אוקיי, נציג חיים בזום, הוא נמצא בזום? הוא כבר לא שם, אנחנו מסכמים. תודה רבה. אנחנו רוצים לסכם. אני מהמרכז לשלטון מקומי, אני יכולה רק לתת? נכון, שכחנו אותך. בסדר גמור, סליחה.

אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש לנו חוברת מאוד מפורטת על עיר נקייה מעישון, על כל ההסברה והאכיפה ועל לבדוק החוקים והתקנות. מה שאני מבקשת זה לתת שיניים לכל הפקחים העירוניים כדי שכמו שזה מקובל לתת דוחות חניה, זה יהיה מקובל לתת דוחות למעשנים. אני אגיד גם סיגריות למרות שזה לא העניין פה, אבל גם על הסיגריות האלקטרוניות. תודה רבה. תודה. אני רוצה לסכם. אפשר רק משפט אדוני היושב ראש? רק משפט אחד. כן. אני פאתן ג'טאס מנהל הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית. תוכנית, יש הרבה תוכניות. השאלה העיקרית אם בריאות הציבור כל יום בישראל מתים כ-22 איש מהעישון. האם אפשר שזה יעלה לסדר היום האמיתי גם של הבית הזה, גם של הממשלה? לפי דעתי זה הדבר העיקרי. 100%, תודה רבה. אנחנו רוצים לסכם, קודם כל תודה רבה לחברי בועז ביסמוט חבר הכנסת, על הישיבה המשותפת. אנחנו גם נפעל ביחד להעלאת הנושא הזה והמודעות במליאת הכנסת. אנחנו נפנה גם ביחד לשרים ולמשרדים הרלוונטיים בנושא הזה.

בהתחלה הייתה לי חשיבה שבאמת לאסור לחלוטין את השימוש ולהכניס אותו לחוק, אבל יש פה בעיה מסוימת שלא הייתי רוצה לראות ילד, ולא משנה מה הגיל שלו, שהוא באשמה פלילית כזאת או אחרת. ולכן, מי שמשווק הוא הפושע, הוא העבריין. חברים, זכותנו עכשיו לדבר, אני מבקש. חברי ביסמוט בועז הוא פתח את הדברים בצורה רצינית ואני רוצה לסכם אז אנא אל תפריעו לנו. אז תראו, הנושא הזה הוא נושא באמת של חיים ומוות. נאמר פה על נושא התמכרות, נאמר פה על הרבה מאוד דברים ונזקים ללא סוף. ולכן, הנקודה צריכה להיות באכיפה מנהלית לילדים או לשימוש כזה או אחר, עד גיל 21 נניח, אבל כל השאר זה פשוט עבירה פלילית. כמו שיש באלכוהול, אסור לך לשווק את האלכוהול לקטינים, אסור לשווק בשעות מסוימות וכך הלאה, זה צריך להיות חלק מההמלצות שלנו בנושא הזה. אסור פשוט אסור שיווק מוחלט, מקובל. הנושא של המיסוי, הדבר הזה נעלה, אנחנו צריכים לפעול ביחד בנושא הזה של המיסוי. הנושא של טעמים, גם פה אנחנו ניכנס לנושא הזה ונאסור. נשמח לסייע. דבר נוסף שצוין פה, זה נושא של חינוך והסברה בבתי הספר. לנו מאוד חשוב לדעת איך זה מתבצע? איזה מסקנות יש? מה אתם בעצם? בסדר, אמרת אתם תעבירו לנו את התוכניות, בסדר? ומה הכלים לפי חוזר מנכ"ל? בסדר, ומה הכלים, בסדר? תעבירו לנו. חברים, תעבירו לנו את הדברים האלה. הנושא של גמילה, גם פה אני ביחד עם חברי בועז ביסמוט חושבים שנושא של גמילה צריך להיות על פי מרשם רופא. זאת אומרת אם בעצם, נניח, ילד או ילדה או לא משנה מה, עד גיל 21 ויש לו את הבעיה המסוימת וכך הלאה, אפילו גם מבוגר בעצם, שזה יהיה על פי מרשם רופא, שהשיווק לא יהיה בפיצוציות, אלא יהיה נניח בבתי מרקחת, ואז גם נמנע את הדברים האלה. אלו נקודות שאנחנו רשמנו לפנינו כרגע. יש כל כך הרבה שיטות גמילה. חברים, חברים מספיק, סליחה. זה מאוד חשוב שרופא נרקולוג, כי רופא משפחה לא יודע כלום. ברור בסדר, בסדר, דקה.

חברים, אנחנו ממש לקראת סיום בנושא הזה. אני אתן להשלים לחברי חבר הכנסת בועז ביסמוט, ולפני זה אושר שקלים רצה מילה, בבקשה. אני אושר, אני רק אסכם בכמה שניות. ב-31 במאי בעזרת ה' יתקיים כאן בכנסת יום עיון בנושא מניעת עישון, יום ללא עישון שאני גם יוזם אותו, אז חלק גם מהסיכומים שפה אנחנו נשתדל גם ליישם באותו יום עיון. 100% תודה רבה אושר. אז אנחנו נסכם ורק נגיד, יכולנו גם לקיים את הדיון הזה בעוד שלוש שעות ולכולם עוד היה הרבה מה להגיד.

שנינו משתפים פה פעולה בנושא הזה, כדי שהדיון יהיה יעיל, אפשר תמיד לשלוח למייל של הוועדה השלי, למייל של הוועדה של ידידי פה, את הפתרונות,

המלצות למיגור אותה תופעה. אני חושב שבסופו של דבר נדיר מאוד בוועדות כנסת לראות תמימות דעים כפי שראינו היום להוציא כמובן כמה דיוקים וכמה תיקונים מצד ידידתי שאני מקבל תמיד בברכה. תודה רבה. דבי את רוצה להגיד משהו? רק את ההתייחסות שלכם לתחום בזמנים. כי מסתבר שזה משהו שכבר מתגלגל. אז הגיע הזמן להתחיל לחתוך אין זמן. אני מסתכל בדיוק על חברת הכנסת לעתיד לשעבר, ואני אומר לה כאן שבאמת רמזת כשאמרת הצבת בפנינו אתגר, נשתדל להיות לא אגיד טובים יותר, אבל תכליתיים יותר, ואולי אפילו בזכות אנשי המקצוע פה, גם להיות נחרצים, גם צריך ללמוד את הנושא יותר.

הישיבה ננעלה בשעה 10:42.